באדר התשפ"ג, 6 במרץ 2023. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, הצעות חוק לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק פ/2667/25 וכלה בהצעת חוק פ/2759/25: הצעת חוק העונשין (תיקון, עונש מינימום למצית נכס ציבורי) (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, מאת חברי הכנסת יבגני סובה,

עודד פורר,

הבוקר החלטתי להרים את המסך מעל מקבץ ההחלטות ההרסניות שהתקבלו לאחרונה, ולהסביר בפשטות את התוכנית האסטרטגית שעומדת מאחוריהן.

אמרתי, האיום הכי גדול על נתניהו הוא להגיע לכלא. לשם כך הוא מוכן למכור את המדינה. מבחינתו אין מחיר לחופש, אחרת איך יכול להיות שהוא ממנה את בן גביר להיות מופקד על

כלום לא מספיק להם, אז הם מעבירים חוק נוסף,

הם מוודאים שמערכת המשפט בישראל תישאר בלי שיניים. השופטים יוגבלו מעתה בכל דיון על הנושאים

רוצים דוגמה?

רבות מתוך דאגה עמוקה גם לזכויות שלהם. כשאני מתבוננת על הממשלה אני רואה כיצד הנשים שכבר מונו הפכו לעלה תאנה בתפקידים ריקים מתוכן, ומצטערת על כך שהממשלה הזאת לא יכולה לשמש

וכבר היועצת המשפטית אמרה שהיא לא עוסקת בזה. על מה דיברנו שם? דנו בהצעת חוק שקובעת כי היועצת המשפטית לממשלה ובית המשפט לא יוכלו לדון בנבצרות של ראש ממשלה.

גם אם הוא יעשה את הדבר החמור ביותר בזמן כהונתו, יפעל בניגוד עניינים מובהק ויוכח מעל לכל ספק שהוא פוגע באופן ישיר באזרחי המדינה.

היועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ לא יוכלו לדון בנבצרות ראש הממשלה. זה מה ששמעתם.

מחסנים כאן לא רק את החוקים בחיסון פורטה אלא גם את ראש הממשלה, כדי שהוא יוכל לרצות את כל מי ששולט בו. עיניכם הרואות, נתניהו הגיע לקדנציה הזאת כדי לשנות את הכיוון של ישראל, מ-75 שנים של יצירה, חדשנות וקדמה למדינה שמרנית שהולכת אחורה בכל תחומי החיים, רק כדי לרצות ולפצות מיעוט חמדן, אשר זיהה שעת כושר ויודע להפעיל לחץ יום-יומי על ראש ממשלה שכבר לא מסוגל לשמור על האינטרסים של המדינה. האנשים הנפלאים שאני פוגשת יום-יום ברחובות גדלו והתחנכו על האתוס של הרצל, חוזה המדינה, "אם תרצו אין זו אגדה". כל פעם אני מסתכלת על התמונה שלו. את הדנ"א הזה לא תוכלו לשנות. הציבור נחוש לשמור על כל מה שמדינת ישראל מייצגת כמדינה יהודית ודמוקרטית. המגמות המדאיגות בשיח הסרבנות לשירות מילואים לא ייעלמו מאליהן. אני כמובן מגנה סרבנות לשירות בצה"ל, אך אי-אפשר להתעלם מהכאב הגדול שמשתקף מהאמירות שלהם על אובדן הדרך. אין ביטוי גדול יותר לניתוק המוחלט של הממשלה הזאת, כאשר שרה בישראל קוראת לטייסים "נפולת נמושות". פשוט אין לתאר. בחודשיים האחרונים עשיתם הכול כדי להפוך את המסורת היהודית, שדוגלת בעקרונות "חביב אדם שנברא בצלם" וכיבוד הגר ו"ואהבת לרעך כמוך", ליהדות מרחיקה, המיוצגת על ידי פוליטיקאים קיצוניים, שמעודדים שרפת כפר על יושביו וחיפוש חמץ בתיקים של אזרחים בכניסה לבתי חולים.

שעלתה כילדה בת 13 מעיראק למעברה וגדלה במשפחה של 11 נפשות, אמרה לי השבוע שהיא לא עשתה את כל הדרך הזאת, עבדה בחקלאות ועמדה בתור כדי לקבל דלי תפוחי אדמה להאכיל את המשפחה שלה, גידלה שבעה ילדים בעצמה, רק כדי שיגיע פוליטיקאי, בכיר ככל שיהיה, ויחבל באחדות העם ובערבות ההדדית שהושגה כאן בעמל רב. לא בעבור זה הקמנו מדינה, לא בעבור זה שלחנו חיילים לחרף את נפשם כדי להגן על הבית. בשם דור המייסדים, ההורים שלנו שבנו את המדינה, הסבים שלנו, והותירו לנו אותה למשמרת, אני קוראת לך, ראש הממשלה, להתפכח מייד, לעצור את החקיקה ההרסנית הזאת. עשה זאת לפני שישלח איש יד ברעהו וחלילה,

חלילה, יישפך כאן דם. לסיום, גברתי. כראש הממשלה, האחריות היא עליך, ועליך בלבד.

אני מזמין את חבר הכנסת אלון שוסטר לנמק את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת המחנה הממלכתי. בבקשה, חבר הכנסת שוסטר. בבקשה, אדוני. עשר דקות לרשותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי, אנחנו נמצאים במציאות כל כך קשה, שאני, לתפיסתי הממשלה הייתה צריכה להודיע על אי-אמון בעצמה, להתנדב לעשות את זה. ראש הממשלה, בהתכנסות הראשונה של הממשלה,

בפני האומה את היעדים של הממשלה, של ממשלתו, ממשלתו השישית, הוא כבר יודע מה זה להיות ראש ממשלה. ובכן, המשימות,

היו לו ארבע מטרות. כן, בדיוק, ארבע מטרות. ממשלה שישית וארבע מטרות: האחת, לבלום את איראן. המשימה הזו קשה, קשה מנשוא. לאחר השיקול האסטרטגי המוטעה, השגוי, של לשכנע את ארצות הברית לצאת מההסכם, איראן קרובה מאי פעם לפצצת גרעין. המשימה השנייה היא להחזיר את הביטחון והמשילות. ובכן, בכך לא עושים. מדברים, מספרים סיפורים, ולא הביטחון ולא המשילות הם בראש סדר-היום שלנו, של הממשלה הזאת ושל הבית הזה. המשימה השלישית היא לטפל ביוקר המחיה ובמצוקת הדיור, לא שמעתי, לא ראיתי. המשימה הרביעית היא להרחיב דרמטית את מעגל השלום. כעבור כמה ימים הבליחה בשמי עולמנו הרפורמה הדגולה שמאיימת היום לקרוע לגזרים את הבית המשותף שלנו. לקרוע לגזרים את הבית המשותף שלנו, ואני מתכוון לכל מילה: הבית הזה הוא משותף, והבית הזה הולך ונקרע. וארבע המשימות, החשובות, הראויות, שהציג לממשלתו ראש הממשלה, הוא ראש הממשלה שלי, שלנו,

אל מול מהלך שאני מבקש להגדיר אותו כמכירת מוצר מורעל, מוצר קלוקל, מוצר פגום במחיר מופקע, במחיר בלתי אפשרי, במחיר פרימת החוסן הלאומי של מדינת ישראל, של הקהילה, של העם, של האומה הזו, במחיר של פגיעה חסרת תקדים בביטחון הלאומי, פגיעה חסרת תקדים שעוד תלך ותתגלגל, חס וחלילה, לכלכלה שלנו, לביטחון, למעמדה של ישראל בעמים, לתחושות הצדק של ישראלים. אנחנו משלמים את כל זה, בשביל מה? בשביל לפורר מערכת מרכזית, חשובה, כשהדבר היחיד שניתן לומר על היוזמה הזו הוא שאכן, גם במערכת המשפט יש מה לתקן. ואללה, מציאה יפה, גילוי נאה. בהחלט יש מה לתקן. במחיר של החרבת המעשה המשותף הזה. עיניך, ראש הממשלה, לא יכולות לנדוד מהמציאות הקשה שהולכת ומתהווה, המכתבים שהולכים ומתרבים, שנכתבו ביד רועדת על ידי אזרחים מסורים, לוחמים עזי נפש, שאומרים: עד כאן. אני, אגב, מצר על כך, כואב על כך, לא מקבל את המהלך הזה, אבל המהלך הזה הוא תוצר של תחושת הפחד, הכעס והנחישות: הפחד ממה יהיה, הכעס על מה שנעשה, והנחישות שלא תקרה הנבלה הזו בעת הזו. ראש הממשלה שלנו, ששכח את ארבעת היעדים שהוא הציג לנו, בעצם מקדם את אותם צעדים שאנחנו בכחול לבן, אחר כך במחנה הממלכתי, הזהרנו מפניהם. דיברנו לפני שנתיים על מזימת אפריל. התכוונו בדיוק

לאותו מהלך שהסתיר אותו ראש הממשלה בקמפיין לפני הבחירות. בבחירות האחרונות קראנו לזה "סיוט נובמבר", סיוט נובמבר. מי ששמו על סדר-היום את ההפיכה, את ההתנקשות בדמוקרטיה הישראלית, היינו אנחנו, לא ראש הממשלה. ראש הממשלה, חברות וחברים, הסתיר את התועבה הזו מעיני הציבור, הסתיר את התועבה הזו מעיני הציבור, ואנחנו הזהרנו את הציבור הזה, את הציבור שלנו, מפני מה שיתחולל. אני משוכנע שמצביעי הליכוד בוודאי, ואני מאמין שגם מפלגות אחרות בקואליציה, ראו לנגד עיניהם את המשימות שעליהן דיברנו במערכת הבחירות:

יוקר מחיה, ואני מצטרף ליעדים שהציגו ראש הממשלה וממשלתו:

שלום, בהחלט. מאיפה הגיעה הזוועה הזו לחיינו? אנחנו משלמים הון עתק בחוסן הלאומי שלנו על החרבת הדמוקרטיה, משלמים פעמיים, בחוסן הלאומי שלנו בדמוקרטיה, במעמדנו הבין-לאומי ובכלכלה שלנו. ומי עושה את זה? ראש ממשלה שנגוע בניגוד עניינים חמור דווקא בנושא הזה. אין לו ניגוד עניינים לעסוק בביטחון לאומי אל מול איראן, אין לו ניגוד עניינים לעסוק בביטחון הכלכלי שלנו, ביוקר המחיה,

אין לו ניגוד עניינים לעסוק בהרחבת מעגל השלום, אסור לו לעסוק בנושא המשפטי, כי זה נוגע ישירות בענייניו האישיים, במשפטיו. יש לו שתי אפשרויות, לראש הממשלה: אפשרות אחת, אכן להיות ראש ממשלה, אפשרות שנייה היא שמדינת ישראל תקדם את הצעדים הנוראיים הללו. הוא לא יכול להיות בעת ובעונה אחת ראש ממשלה שמקדם את הזוועה הזו. החברה שלנו נקרעת. החברה נקרעת,

הכלכלה קורסת, בעבור מה?

שינויים שאפשר לעשות אותם בהסכמה רחבה, או בעבור שינוי משטרי עמוק, שאומר שלשלטון, אגב, לכל שלטון, לכל ממשלה, תהיה אפשרות נטולת מצרים, נטולת מגבלות, לעשות ככל העולה על רוחה. זאת המשמעות. דמוקרטיה היא שני יסודות, ולא אחד. היסוד האחד הוא שלטון העם, שבא לידי ביטוי בבחירות חופשיות, וחירות העם, שבאה לידי ביטוי בהגבלתו של החופש המוחלט של השלטון הזה, יהיה השלטון אשר יהיה, תהא הממשלה אשר תהא. וכן, יהיה ראש הממשלה אשר יהיה, מותר לישראל שיהיה לה גם ראש ממשלה אחר. ידידותינו נדות לנו בעולם, והחמור מכול,

תחושת הצדק שלנו הולכת ומתרופפת.

אדוני היושב-ראש, נוליך את החרפה הזו? לאן אנחנו מובילים את הבנים והנכדים שלנו? לא באנו לכאן ל-75 שנים, יש מי שאומר שזה לנצח-נצחים, אני מסתפק בהבטחה עבור שלושת הדורות הבאים. אני מבקש מהכנסת להביע אי-אמון בממשלה.

תודה לאדוני. ישיב במשולב על ההצעות להביע אי-אמון של סיעות יש עתיד והמחנה הממלכתי השר עמיחי שיקלי. אני מזמין את השר שיקלי לשאת את דברו. בבקשה, אדוני. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כמה זמן יש לרשותי?

בוקר טוב, אני חושב שאנחנו פה, בתוך הכנסת הזאת, כדאי מאוד שנפעל פחות כדי לעודד היסטריה, הגם שזה מאוד משרת, אני מבין שזה משרת צד פוליטי מסוים. כדאי מאוד שנפעל להרגעת הרוחות. הגיע אליי זה הרגע

של Political Labs, ענו עליו

40% מהציבור, מרביתם אנשי המחנה הלאומי, תומכים ברפורמה ללא שום קשר להידברות, עוד 30% תומכים עם הידברות, והיתר מתנגדים. תבדוק את הסקר שלך.

יש קונסנזוס לאומי רחב. קונסנזוס, על זה?

חבר הכנסת שוסטר, אתה דיברת בלי הפרעה בכלל. קונסנזוס לאומי רחב. לפני שאני אתייחס לרכיב אחד, אני חושב שאנחנו לא יכולים להתעלם מההיבט הסוציולוגי שמלווה את האירועים. אני עוקב אחרי כל מיני מכתבי מחאה, ואנחנו רואים שלצערנו זה מגיע מכיוונים מאוד מסוימים, מאזורי חיוג מאוד ספציפיים. ובאמת, לאורך השנים התהוותה כאן

שהתרגלה שמגיע לה יותר, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר פסול. אנחנו רואים שיש יחס אחר לחסימות כבישים כשמדובר בהתנתקות, ואז זה בסדר להפעיל אלימות, נכון, אורנה? ואז זה בסדר לזרוק נערות בנות 14 למעצר. מישהו מאמין לך? איך אמר ראש המפלגה שלך? אלה אנשים אחרים. את ערה לכמה פטרונות, אתה אומר "מלהיט", ובעצמך מלהיט את הרוחות. כמה פטרונות יש בביטוי "אנשים אחרים"?

וזה מזכיר לי את האמירה שלו, עמד כאן יאיר לפיד אז, כשהוקמה ממשלת השינוי ואמר: אנחנו אנשים נורמליים. יש אנשים נורמליים, אנשי יש עתיד, אז האנשים שבהפגנה הם לא אנשים נורמליים. אלו לא טענות שלי, אלו טענות של יאיר לפיד.

יש אנשים נורמליים ויש אנשים אחרים. הציבור המסורתי, אנשים אחרים. הציבור הדתי-לאומי, אנשים אחרים. כמה רעל יש לכם.

למה?

למה? אני מסורתית, אנחנו לא אנשים אחרים. אנחנו אנשים כמו כולם. אלו דברים של ראש המפלגה שלך.

חברי הכנסת.

אתם קוראים לנו "טרוריסטים". אתם קוראים לנו "טרוריסטים".

חברי הכנסת.

תגלו את אותה מידה של סובלנות כמו שגילו בצד השני כשהקשיבו לכם. טרוריסטים ובוגדים.

מכתבי המחאה, מגיעים מאזורים מאוד מסוימים בחברה. אני חושב שהדבר הזה מדאיג, שהדבר הזה מטריד.

עוד כמה הערות.

אם אנחנו היינו אומרים את זה,

אני מצטט רק את יאיר לפיד, אני מזכיר לך. אני יכול לצטט אותך ואת ראש הממשלה שלך,

חבר הכנסת נאור שירי, קריאה ראשונה. אני מצטט את יאיר לפיד. אני אגיד ככה, "אנרכיסטים", "טרוריסטים". חברת הכנסת אורנה ברביבאי וחברת הכנסת דבי ביטון. אני אדבר רגע על אנרכיסטים. מרבית המפגינים הם לא אנרכיסטים,

שנרצחו בהם 11 אזרחים. אני לא מדבר על זה שהיה טרור או לא היה טרור, אני מדבר על עניין משפטי,

בשלושת הפיגועים האלה, גם בחדרה, גם בבאר שבע וגם בבני ברק, מערכת הביטחון, בהובלת שירות הביטחון הכללי, הצליחה לשים את ידה על המחבלים מבעוד מועד. כולם היו אצלנו. אלא שמערכת המשפט עשתה הנחות סוף עונה לכל שלושת המחבלים, והתייחסה אליהם כאל נוער בסיכון. הפרקליטות לא דרשה ענישה מקסימלית, והשופטים בחרו באופן גורף להקל ולהתחשב. בואו נעבור אחד-אחד: הפיגוע בבאר שבע, מוחמד אבו אלקיעאן, תושב חורה, רצח בדקירות סכין ארבעה אזרחים במרכזה של העיר באר שבע: דורית יחבס, לורה יצחק, הרב מחב"ד ועוד אדם מבוגר, אחד הפיגועים היותר-קשים שראינו.

הקים בעבר חוליה שתכננה להצטרף לדאעש. הוא נדון לארבע שנות מאסר ושוחרר מהכלא בשנת 2019. הנימוק של השופטים: הנאשם, מורה במקצועו, מאוד רלוונטי, מוערך ומכובד בקהילתו, נטל אחריות על מעשיו והביע חרטה כנה.

משל היה מדובר בילד שובב בכיתה ו'3 שהביע חרטה. טוב שלא נתנו לו לכתוב 100 פעמים על הלוח "לא תרצח". אחיו אכרם אבו אלקיעאן, ביקש גם הוא להצטרף לשורות הארגון, ובגזר דינו קבע השופט המחוזי אליהו ביתן: "אין להקל ראש במעשה תמיכה של תושב ישראל בארגון כמו דאעש" להזכירכם, אולי ארגון הטרור הכי ברברי ומעוות שקם בעולם בשנים האחרונות, "יחד עם זאת, חשוב לשמור על פרופורציות ולא להגזים". אכרם נידון לחצי שנת מאסר על תנאי. בסדר, זה לא שהוא השליך נעל על שופטת, כן? בסך הכול רצה להצטרף לדאעש. הלאה, בוא נעבור לחדרה, אבראהים אגבאריה, תושב אום אל-פחם, טס לטורקיה, ונעצר רגע לפני שעלה על טיסה לסוריה במטרה להצטרף לארגון דאעש. פה לא מדובר בכוונה תיאורטית, אלא בפעולה ממשית, בעוד רגע הוא היה שם. זה לא הרשים את מערכת המשפט. הפרקליטות דרשה שנתיים, שלוש שנות מאסר. שופט בית משפט השלום בחדרה אהוד קפלן החליט לצאת לארג', לגלות חמלה ורגישות. הנימוקים: גיל צעיר, חרטה והיותו בן למשפחה נורמטיבית. העונש על ניסיון חבירה לארגון טרור דאעש, 18 חודשי מאסר בלבד,

אני מזכיר לכולכם: כל אחד מהאנשים האלה שהשתחרר,

ורצח אזרחים. אחרון חביב, בני ברק, דיא חמארשה, שירה למוות בחמישה אנשים בבני ברק, יצר קשר ב-2011 עם פעיל של הג'יהאד האסלאמי,

גם הוא נשפט, גם הוא ישב בכלא. אמר השופט רס"ן סמזר שגוג: "התרשמתי שהנאשם מגיע ממשפחה נורמטיבית" שוב, זה חוזר על עצמו, הרקע המשפחתי הנורמטיבי, אביו יפעל לשקמו, ויפקחו עליו. איזה פיקוח, חבל על הזמן.

במדינת ישראל נוצר פער בלתי נתפס בין תפיסות העם, הריבון, להזכירכם, לגבי החוק לבין העמדות שמציגה מערכת אכיפת החוק. העם מבקש לראות הרתעה, ענישה חמורה, אבל מערכת אכיפת החוק מתקשה להרשיע, להרתיע, והתוצאה היא תחושת רפיון וחוסר אונים. חיי אדם, ביטחון אישי, זאת עוד סיבה אחת מאלף לצורך ברפורמה, כי חשוב לנו למנות שופטים שיש להם זיהוי עם ערכים שהם לא רק פרוגרסיביים, לא רק ערכים ליברליים, אלא גם עם ערכים לאומיים. עד כאן דבריי, תודה. תודה לשר שיקלי. חברי הכנסת, בטרם נעבור להצעת האי-אמון הבאה, אני רוצה לברך את תלמידי בית הספר המקיף ירכא שנמצאים איתנו כאן ביציע. ברוכים הבאים לכנסת. כמו כן, יש הודעה למזכיר הכנסת.

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה,

הממשלה: הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והגדלת מענק עבודה (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ג 2023, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה )תיקון מס'

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 140), התשפ"ג 2023. תודה. תודה למזכיר הכנסת. אני מזמין את חבר הכנסת איימן עודה לנמק את ההצעה להביע אי-אמון בממשלה מטעם סיעת חד"ש-תע"ל. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, בסוף החודש הזה, ב-30 במרץ, אנו מציינים את יום האדמה, יום אל-ארד אל-חאלד. לפני כמה ימים נכנסתי לארכיון המדינה, שנקרא פעם גנזך המדינה. ביקשתי מסמכים מיום האדמה, וגיליתי שחלק גדול מהמסמכים מוסתרים, וכתוב שם שהם ייפתחו לציבור הרחב בשנת 2084,

2084, אחרי 108 שנים מיום האדמה, אחרי 61 שנים מהיום, ושם כתוב שאם אתה רוצה להגיע למסמכים ולקרוא אותם, תציין את השם שלך ותעודת הזהות שלך. רשמתי את שמי, איימן עודה, ואת תעודת הזהות שלי. מכיוון שאז אני אהיה בן 109 שנים, רשמתי גם את השם של הילד שלי, טייב עודה, ותעודת הזהות שלו. זה חלק ממדינת הנפלאות היהודית והדמוקרטית, שמסתירה מידע מהילדים שלי, מהילדים של היהודים, מהנערים הערבים והיהודים, מתלמידי תיכון ערבים ויהודים. מה הבעיה שידעו את כל מה שקרה ביום האדמה?

אם ביום האדמה אפשר להגיע למסמכים אחרי 108 שנים מהאירוע, מתי אפשר להגיע למסמכים של שנת 1948,

בעוד 1,000 שנה? אני הגשתי שאילתה בנושא, ואני רוצה לעקוב. אחר כך אני גם מתכוון לעתור לבית המשפט. האזרחים צריכים לדעת את האמת. מי בורח מהאמת, חברים? מי בורח מהאמת? (אומר בערבית: פחד הפולשים מהזיכרונות,

הזו מה ששווה חיים.) ארץ ישראל ועם ישראל,

אתה כל כך טיפש? פספסתי אותך? חבר הכנסת עודה, זה לא נחוץ, הינה, זה יוצא החוצה. מחאה חברתית נגד ההפיכה המשפטית,

זה יוצא החוצה. מחאה נגד ההפיכה המשפטית, טיפש.

האוכלוסייה הערבית, נעשה את הכול בשביל שהציבור שלנו,

עוד ישתתף במחאה החשובה הזו. המצב הוא רע, אבל אנחנו לא רוצים שהמצב יהיה יותר רע. אנחנו לא רוצים עוד שני שופטים פשיסטים. חבר הכנסת אחמד טיבי, מזה 20 שנה יש שופט ערבי אחד בבית המשפט העליון. מאיפה הוא מגיע? מהוועדה למינוי שופטים. מאיזה צד? מלשכת עורכי הדין. ההפיכה הזו רוצה לצמצם את המעמד של הלשכה ולחזק את המעמד של הממשלה. והממשלה היא ימנית. אבל זה לא רק השופט הערבי. אנחנו יודעים הרבה דברים רעים על בית המשפט, אבל יש דבר שצריך להגיד לזכות בית המשפט העליון: בכל פעם שוועדת הבחירות פוסלת אותנו, בית המשפט העליון מחזיר אותנו. חייבים להגיד את זה. בפעם האחרונה, בעניינה של היבה יזבק, זה עמד על שופט אחד. האם האינטרס שלנו הוא עוד שני שופטים פשיסטים או עוד שני שופטים דמוקרטים? ברור שהאינטרס של האוכלוסייה הערבית ושל היהודים הדמוקרטים הוא עוד שני שופטים דמוקרטים נאורים. לכן האוכלוסייה הערבית, מכל מיני סיבות, צריכה להשתתף בהפגנות, אבל לא להיות חלק אינטגרלי ללא עקרונות, ללא זהות.

צריך לבוא עם כל העקרונות שלנו, והעיקרון מספר אחת, מדינה שכובשת עם אחר לא יכולה להיות מדינה דמוקרטית. ועוד להסביר לציבור היהודי, עוד להסביר לציבור היהודי שהכיבוש מזין את הפשיזציה בתוך מדינת ישראל. מה, זה פלא שבן גביר הגיע מהתנחלות? שסמוטריץ' הגיע מהתנחלות? שראש הנחש של הפשיזם במדינת ישראל זו הציונות הדתית, שהגיעה מההתנחלויות? מה, לא קושרים בין זה לזה? אני פונה ליש עתיד, אני פונה למחנה הממלכתי, אני פונה למפלגת העבודה. לא קושרים בין המשך הכיבוש לפשיזציה בתוך מדינת ישראל? אני למשל קושר בין הכיבוש לבין המצב בין ערבים ליהודים בתוך מדינת ישראל. מביאים צעיר יהודי בן 18, שמים אותו במחסום, מול מי? מול מוחמד, מול פאטמה, מול מי? הוא מגיע לפה כשהוא נפגש עם מוחמד ועם פאטמה, איך הוא מתנהג כלפינו?

אני לא קושר בין הכיבוש לבין היחסים בין ערבים ויהודים בתוך מדינת ישראל? לכן, אנחנו בחד"ש-תע"ל, תפקידנו להשתתף בהפגנות החשובות, ויחד עם זאת להשמיע את הקול הדמוקרטי ולהרחיב את המחנה של יהודים וערבים, שאומרים מה העיקר, מי מזין את הפשיזציה, מי מזין את הפגיעה במרחב הדמוקרטי. להצביע על העיקר. מה שקרה בחווארה יכול לקרות בכל מקום. אני מתריע. אני מתריע: חודש רמדאן, כולם ידעו שבהיסטוריה, מה זה חודש רמדאן? זה חודש של תפילה, זה חודש שבו אנשים מתבוננים בתוך עצמם, זה חודש של קשרים טובים בין השכנים, בין המשפחה, עם המשפחה הגרעינית. פתאום עשו מרמדאן חודש מפחיד. ממתי הוא מפחיד? ממתי חודש רמדאן מפחיד? אבל בגלל שיש מתנחלים שרוצים לשנות את הסטטוס קוו במסגד אל-אקצא, פתאום משם הרוחות משתלהבות. אז צריך להצביע על איפה הבעיה. מי שמגיע למסגד אל-אקצא במטרה לשנות את הסטטוס קוו אלה אותם אנשים ששרפו בחווארה, זה אותם אנשים שתקפו אותנו בערים המעורבות בחודש מאי לפני שנתיים.

למצוא את הקשר בין הכיבוש הארור הזה לבין הפשיזציה בתוך מדינת ישראל. לכן אנחנו בחד"ש-תע"ל נהיה חלק אינטגרלי מההפגנות, החשובות בפני עצמן, ואנחנו רוצים שהן יצליחו. יחד עם זאת, אנחנו נדגיש את הייחוד שלנו ונרחיב את המחנה הדמוקרטי האמיתי במדינה.

אני מזמין את השר עמיחי שקלי להשיב גם על הצעת האי-אמון הזו.

בי"ב אדר, תשע שנים לפטירתו, תכף נגיע למי הוא. בשבת היה י"א באדר, ובראשון גם ציינו את יום תל חי, אז נחבר בין שתי הדמויות, בין מחבר המכתב לבין י"א באדר. זו גם הזדמנות לציין פה בכנסת את היום החשוב הזה, יום נפילתם של נופלי תל חי. חורף 1943, בעוד החרמש הנאצי קוצר במלוא העוז את המוני בית ישראל, אבות על בניהם, אימהות ותינוקותיהן בידיהן, יושב בארץ ישראל, במושב רשפון, ילד בכיתה ג'

חיבור מופלא על הגיבור טרומפלדור: "טרומפלדור היה אחד מגיבורינו, אשר עמד על נפשו ונלחם עד טיפת דמו האחרונה. הגיבור הזה כבר מת, אך בדמיוננו מתארים אנו שנשמתו הברוכה משוטטת בכל המקומות ומעודדת את היהודים, שיש להם תקווה להינצל מהרשע, אשר מתנכל להשמידנו. לפני מותו עוד עמד על המשמר, ואחר מת מות גיבורים. ועם צאת נשמתו הטהורה השמיימה יצאו גם המילים האחרונות מפיו"

למות בעד ארצנו'.

שהנשמה של טרומפלדור אומרת: עוד יקום גיבור גדול ממני ויאסוף את הבנים המפוזרים בתבל. כך מעודדת נשמתו את היהודים, הנשמה הברוכה הזאת. ואנוכי מקווה שבאמת ישוב אלינו גיבור, אשר יקבל את נשמתו של טרומפלדור, גיבור חדש ויאחד את עמנו מצרתו הנוראה".

חיבר את המכתב הזה? מיהו הילד בכיתה ג'? זהו הלוחם האגדי מאיר הר ציון.

מאיר הר ציון. חבר הכנסת טיבי. שחט משפחה, שחט משפחה. חבר הכנסת טיבי, קריאה ראשונה. שחט משפחה, שחט משפחה. אתה מדבר על טרוריסטים? אתה מדבר על טרוריסטים? חבר הכנסת מלביצקי, תודה. שחט משפחה, בירדן הוא שחט משפחה. זאת הייתה הקדשה אישית. אלה הגיבורים שלך.

בתוך הלך הרוח הזה אחד המפגשים שלי היה כאשר לפני

כבר עבר הרבה זמן מאז ביקשתי ממרצה שיספר על טרומפלדור, והוא טרח לומר: אה, הוא קילל ברוסית. אני רוצה לומר לכם מה הוא כתב ב-1906, כשהוא כבר גיבור לאומי ברוסיה, ואגב, הקצין היהודי הראשון שמקבל דרגות קצונה בצבא הרוסי מבלי להמיר את דתו. הוא כתב לחברתו מכתב. הינה המכתב של טרומפלדור: "מאמין אני,

יום ואני, עייף ומיוגע מעבודה קשה, סקור אסקור בשמחה וגיל את שדותיי אני בארצי אני. ולא יאמר לי איש" איימן עודה, "לא יאמר לי איש, 'זר הינך בארץ הזאת!'" בחברון, בשילה, בהר עיבל, במקומות שאתה אפילו לא דרכת בהם, שאין לך אבק של מושג על המקומות האלה ועל ההיסטוריה שלהם. כובש, פולש, תגיד,

מי אתה, איימן עודה? מאיפה באת לפה? מה הקשר שלך לחברון? מה הקשר שלך לשילה? מה הקשר שלך להר עיבל? מה אתה יודע לומר על המקומות האלה? מה אתה יודע לומר על המקומות האלה? מה אתה יודע לומר על המקום שבו שיכנו את המשכן לראשונה בשילה,

מזבח יהושע בהר עיבל, על הר הברכה והר הקללה, על אבותינו שקבורים במערת המכפלה? אתה חושב שזה עניין של הציונות הדתית? אז אין לך מושג, זה אלף-בית של היסטוריה לאומית. אין עם כובש בארצו, ידידי. אני חוזר אל טרומפלדור. סליחה, השר שיקלי, רק רגע. "ומאמין אני",

"יום יבוא ואני עייף ומיוגע מעבודה קשה, סקור אסקור בשמחה ובגיל את שדותי אני בארצי אני. ולא יאמר לי איש: 'לך לך מפה נבזה: זר הינך בארץ הזאת!'. וכי יימצא איש ויאמר כך, בכוח ובחרב אגן, אקום ואגן על שדותיי, על זכויותיי.

מאחורי שדותיי, מימיני, משמאלי חבריי, ואם אפול בקרב, מאושר אהיה, יודע לשם מה אני נופל". וכך, במכתב הזה, נסגר הדיון על אם טרומפלדור אמר או לא אמר, כי הוא כתב את זה. והוא כתב את זה לא רק ב-1906, הוא כתב את זה גם מאוחר יותר בגליפולי. יהיה זכרו וזכר חבריו ברוך. אני מקווה שתשובתי סיפקה אותך. תודה, חברות וחברי הכנסת. נעבור כעת לדיון הסיעתי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת יאיר לפיד. בבקשה. שלוש דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. כמובן, בהמשך לדיון שמתקיים בימים אלה על נושא הסרבנות, אני מתנגד לכל סרבנות. השירות בצה"ל הוא ערך עליון. אבל יש גבול לצביעות של הממשלה הזו, כשהיא מדברת,

שיקלי. בממשלה שתי מפלגות שסרבנות לשירות בצה"ל זה המהות שלהן.

אתם הקמתם ממשלה עם שתי מפלגות שכל מה שהן שעושות עכשיו זה לדאוג שהסרבנות לצה"ל תהפוך להיות חוק במדינת ישראל.

מסית ומדיח.

אז אתם מטיפים לפטריוטים ישראלים שרק דואגים למדינה שלהם? חצופים. BDS, אתה BDS על מלא. חבר הכנסת מלביצקי, תודה. בבקשה. חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. בנ"מ או בשריון, איפה?

הוא עדיין היה בצבא, מה שאתם לא עשיתם.

להיות בצבא זה להיות בצבא.

לכו תעזרו בעוד הצעות לנתניהו. מי רוצה, איפה הוא היה בצבא?

מישהו רוצה לנסוע לקרב? רשות הדיבור לחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

תודה רבה, אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת. חדל, חדל. אין לכם בושה. כמה זמן, חבר הכנסת רם בן ברק,

חבריי חברי הכנסת, אנחנו נמצאים כאן הבוקר, חבר הכנסת רם בן ברק. חבר הכנסת רם בן ברק, קריאה ראשונה. בחשבון, הכול על חשבון משלם המיסים,

חבר הכנסת רם בן ברק,

חבריי חברי הכנסת. אנחנו נמצאים כאן הבוקר בבוקר פורים, וראשית חג שמח. אני מקווה שהחג הזה יביא איתו קצת שמחה ושפיות, אני עדיין נשארת במידת האופטימיות, אבל שימו לב, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בכלכלת ישראל לנוכח ההפיכה המשטרית שמתרקמת לה כאן, ואנחנו בדאגה עצומה גם לנוכח החלשת השקל, גם לנוכח הכלכלה, שהולכת ומתרסקת לנו מול הפרצוף, וגם לנוכח העובדה שהממשלה הזו, שדיברה כל כך הרבה על יוקר המחיה, לא עושה שום דבר שקשור ליוקר המחיה של האזרחים אבל בהחלט דואגת ליוקר המחיה של עצמה. ראו אתמול בלילה, נפתר המשבר עם החרדים, כי שילמו להם עוד כמה שקלים, זאת אומרת שאת השקט של הקואליציה קנו בכסף, אבל מכרו את העתיד של הילדים החרדים. כשאנחנו נותנים כסף למוסדות חרדיים מבלי שהם ילמדו ליבה, אנחנו פוגעים בעתיד של הילדים החרדים, אנחנו גוזרים עליהם חיי עוני. ומי שמשלם את המחיר הוא לא רק הם אלא גם אנחנו, אלה גם הילדים שלנו שיצטרכו לשאת בנטל אחר כך.

אני מנסה להבין את ההיגיון שעומד מאחורי ההחלטות שלכם. אחרי שאנחנו בממשלה הקודמת הבאנו מתווה שאומר: תלמדו ליבה, תקבלו תקציב, ככל שתלמדו יותר, תקבלו תקציב מלא יותר, בא נתניהו ואמר: עזבו, לא צריך, אל תלמדו, אל תלמדו. הם לומדים ליבה.

חבר הכנסת טייב. אנחנו ניתן לכם את הכסף גם בלי שתלמדו ליבה. כי כנראה למישהו כאן יש איזשהו אינטרס להשאיר את הילדים האלה תלויים בו פוליטית, כי אחרת איך יוכלו להיבחר פעם אחר פעם? אבל זה לא רק זה, אנחנו רואים שדמי פורים באו לממשלה הזו בצרורות, זה חוק התרומות של אתמול, זה כל העיסוק עם האבטחה של שרה נתניהו והילדים שלה אחרי הפארסה שהייתה במספרה, זה כל הסיפור של מעון ראש הממשלה, הביגוד שלהם. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש פה דאגה אמיתית ליוקר המחיה, אבל לא של האזרחים, אלא של העריץ כאן. ועם כל הכבוד לפורים, חג מאוד מאוד אהוב,

אנחנו לא בשלטון מלוכה. הגיע הזמן שתתעוררו, הגיע הזמן שנתניהו יתעורר. האנשים שנמצאים איתו בקואליציה מרסקים כאן,

את החברה פעם אחר פעם. אנחנו שמענו את השרה דיסטל נגד הטייסים, נגד האנשים שבזכותם אנחנו יושבים כאן בכלל. נגד סרבנות, לא נגד טייסים.

יושבים כאן, אני לוקחת קצת מהזמן של יאיר לפיד. נגד סרבנים, לא נגד טייסים. נגד סרבנים.

לסיום. טייסים שלא מוכנים, אני אגיד, אז אני אגיד. גברתי, גברתי, סליחה. אני אדבר על סרבנות. גברתי, לא, לא, משפט לסיום, בבקשה. משפט לסיום. משפט לסיום, בבקשה. אלה טייסים שלא מוכנים להגן על המדינה, זה לא בידיים שלהם, אז לא יהיו טייסים, אז מותר להם לעשות מה שהם רוצים? חבר הכנסת קלנר, תודה.

חברים: קודם כול תנמיכו טוס גם אתם, וקצת צניעות.

אף אחד פה לא מגבה סרבנות. ואסור לנו להגיע למקום שבו תהיה סרבנות. אבל מכאן ועד לקרוא לאנשים האלה, שבזכותם אתה יושב פה, מה את עושה

חלאס עם הבושה הזאת.

חבר הכנסת, תודה רבה. חברי הכנסת, חדל.

די עם ה-BDS שלך. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, רשות הדיבור שלך,

לא ראיתי אחד שמגנה סרבנות, אחד שיקום ויגנה סרבנות.

אני עוצר את הזמן, נותן לזה עוד כמה שניות. תגיד את זה לטייסים, תגיד את זה ליחידות המובחרות, תגן עליהם. במקום זה אתה מגן על טרוריסטים.

נמשיך,

להקת המעודדות של הביביזם. אתה מדבר איתי על מריונטות?

רמדאן הוא חודש של תפילה, של אהבת אדם. (אומרת בערבית: רמדאן הוא חודש החמלה, לא חודש הרדיפה וההריסה.) זו התוכנית שאתם מתכננים לרמדאן, ואתם באים ומבקשים אמון? לא יכול להיות.

לא יכול להיות. אמרתי את מה שאמרתי בעברית גם בערבית. נעבור ליוקר המחיה. אני רוצה לעבור על ההבטחות של הממשלה בתקופה של הבחירות. התחלנו בביטחון אישי. יוקר מחיה. איפה ההבטחות לעזור לאנשים לעבור את היום שלהם בכבוד? מאות אלפי עניים במדינת ישראל, בחברה הערבית יותר ממחצית החברה חיה מתחת לקו העוני. מאות אלפי ילדים רעבים למנה חמה,

לא רק שלא מורידים,

לקראת החגים, לקראת חודש רמדאן שמתקרב, לקראת פסח, חג הפסחא. אפילו את בשר העופות, שהוא לא בשר ממש, שהוא תחליף בשר לאנשים שידם אינה משגת, שיהיה להם לפחות פעם אחת בשבוע, מעלים ביותר מ-40%. לא יעלה.

נחיה ונראה. לסיום, גברתי.

בינתיים אנשים לא יכולים להיכנס למכולת ולקנות ירקות. אנחנו כבר לא מדברים על פירות. פירות זה פריבילגיה. פריבילגיה זה לעשירים,

זה האוכל החם של היום-יום. גברתי, לסיום. משפט אחד, ברשותך. במקום שתתעסקו בדברים האלה, על הממשלה לקיים את ההבטחות שלה לביטחון אישי, ביטחון תזונתי, חינוך ראוי לילדים שלנו. טיפול במערכת הבריאות הקורסת, בתי החולים לא יכולים לקבל את החולים והמיונים הקורסים תחת העומס. תעשו את זה ככה, ואחר כך תבקשו אמון. תודה לגברתי. יעלה ויבוא חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה. מה איתי? גברתי לא הייתה באולם, אז עברתי. הייתי.

הייתי באולם.

בלי לחץ. שלוש דקות ומייד את.

חברת הכנסת סון הר מלך, שלוש דקות ומייד את. בלי פניקה.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני שומע יותר ויותר מילואימניקים, לוחמים, קצינים, טייסים, שאומרים שלא נתייצב למילואים. אני מבין את הכאב שלהם. אני מבין את אותם מילואימניקים. אני, כדרוזי, עברתי את זה, הרגשתי את זה. חטפתי את הכאב הזה מהממשלה אחרי חוק הלאום. היא דרסה את העדה הדרוזית. לקחו לנו את המדינה. לקחו לנו את השייכות למדינה. צעיר דרוזי שמוכן למות למען המדינה, אין לו לאום ייחודי. הלאום הייחודי, של העם היהודי. איפה אני, כצעיר דרוזי שמוכן לתת הכול למען המדינה? אחרי זה הביאו לי את חוק קמיניץ, שמאפשר לפקיד להוציא צו הריסה, להוציא צו, שיכול להרוס את הבית שבניתי, שיכול לתת לי קנס שיכול להגיע ל-800,000 שקל. אבל עם כל זה, בואו נשאיר את צה"ל מחוץ לוויכוח הזה. בואו נשאיר את הצבא כצבא העם. ואתם דוהרים, דוהרים, צועקים, משתוללים. כל אחד שעולה לכאן, עומדים מולו וצועקים. כאילו שתכנתו אתכם שכל מי שמדבר נגד הממשלה הזאת הוא שמאל. הוא אנטי מדינת ישראל. ואני אומר לכם, במהלכים שאתם עושים אתם אנטי ביטחון למדינת ישראל. דיברתם על ביטחון? לא רואים לא ביטחון אישי ולא ביטחון של אף אזרח במדינת ישראל. הטרור משתולל, הפשע משתולל, שר לביטחון לאומי, שר לביזיון לאומי, עם מה שהוא עושה ומה שהוא מוביל.

לכם, אתם בתחפושת. הימים האלה זה פורים, ואתם בתחפושת, והעם גילה את התחפושת שלכם. יש לכם רוב בכנסת, אבל אין לכם רוב בעם. יש לנו רוב בעם שאמר את דברו. תודה רבה לחבר הכנסת חמד עמאר. הדוברת הבאה, לימור סון הר מלך, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ברשותכם אני רוצה לדבר על תופעה חמורה ולא אנושית, פסולה, שמתרחשת כבר שנים ארוכות, ונמשכת, לצערי, גם תחת ממשלת הימין שבה אנו שותפים. תופעה חמורה ומקוממת גם מצד עצמה, אך חמורה שבעתיים כשהיא מתרחשת בעיצומו של גל פיגועים רצחני ומדמם. כפי שמן הסתם שמעתם, במדינת ישראל כיום מופעלים באופן תדיר צווי הגבלה מינהליים. אלו צווים שמוצאים ללא משפט, ללא ראיות, מכוח תקנות לשעת חירום, ונועדו לתת למערכת הביטחון ולשר העומד בראשה סל כלים כדי להתמודד עם גורמי טרור מסוכנים ופצצות מתקתקות במקרים חריגים וקיצוניים. לצערי, בכל הנוגע לפעילות כנגד ציבור המתיישבים, השימוש בצווים מעין אלו חרג מזמן הרבה מעבר לגבולות הייעוד המקורי שלהם. עשרות צווי הגבלה מינהליים שאוסרים על פעילים בהתיישבות להיכנס לתחומי יהודה ושומרון מוטלים מדי שנה, בנוסף לעשרות צווי מעצר בית אחרים. צווי איסור יצירת קשר מוצאים באופן סיטונאי, ובהם נאסר על הנידון ליצור קשר עם עשרות ומאות בני אדם שנבחרו באופן שרירותי ונגזרו נטו מרשימות שחורות שמופיעות במערכת. על האופן המרושל והסיטונאי שבו מחליטה מערכת הביטחון כנגד מי להוציא את צווי ההגבלה המינהליים הללו ניתן ללמוד משורת טעויות פרוידיאניות שהתרחשו במהלך השנים, וחשפו טפח מההתנהלות הקלוקלת. פעילים קיבלו לידיהם צווי הגבלה,

ברשימות איסור יצירת קשר, מופיע שמם שלהם עצמם. אחרים קיבלו צווים שבהם הופיעו שמות כפולים בשני מקומות בצו, ועל שורה ארוכה של אנשים נאסר ליצור קשר עם אנשים שהם אינם מכירים כלל, או כאלו שמשרתים ביחידות מיוחדות וכל חטאם היה שלפני עשור השתתפו בכמה הפגנות ימין, ועוד לא דיברנו על הסנקציות הקיצוניות ביותר שמופעלות במסגרת תקנות לשעת חירום, הסנקציה של המעצר המינהלי. זהו כלי דורסני ביותר, ובאבחת קולמוס ניתן להשליך בן אדם למרתפי הכלא למשך חודשים ארוכים בלי שתהיה לו כל אפשרות להתגונן מולו. במהלך השנים נמתחה ביקורת חריפה מימין על השימוש בצווים אלו כנגד פעילים בהתיישבות. רק בשלהי הממשלה הקודמת 40 מחברי הכנסת הזו שיגרו מכתב לשר הביטחון דאז בני גנץ, שבו דרשנו את שחרורם של שני תושבי השומרון שנעצרו בהוראתו של גנץ, וזאת, חרף החלטת בית המשפט שהורה על שחרורם.

באופן צפוי אך מצער לא נענה גנץ לבקשנו, והפעילים נותרו במעצר. עם הקמת הממשלה הזאת קיוויתי שתופעת הצווים המינהליים כנגד מתיישבים תיעלם מן העולם ותחזור לייעודה המקורי, מניעת פיגועים רבי-נפגעים מצד ארגוני הטרור הערבי, אבל בסוף השבוע שעבר נדהמתי לראות כי דבר לא השתנה, ואפילו המצב רק הלך והחמיר. ימים בודדים לאחר הפיגוע המחריד שבו נרצחו הלל ויגל יניב, תושבי היישוב הר ברכה בפיגוע הירי בחווארה,

החליט שר הביטחון של ממשלתנו יואב גלנט להטיל צווי מעצר מינהליים למשך ארבעה חודשים על שני יהודים תושבי היישובים הר ברכה ויצהר. לא צעדים חריפים כנגד סביבתו התומכת של המחבל או ענישת תושבי הכפר שסייעו לו להימלט נראו בעיניו של שר הביטחון כצעד מתבקש וראוי לאחר פיגוע,

אלא דווקא מעצרם של שני תושבי השומרון, ששעות ספורות לפני כן הורו בתי המשפט השלום והמחוזי לשחררם. בנוסף לשני הצווים הללו, האריך שר הביטחון בשלושה חודשים נוספים את מעצרו המינהלי של אלחי כרמלי, תושב השומרון שנעצר בהוראת בני גנץ. נא לסיים, חברת הכנסת הר מלך. הארכת כבר בכפול מהזמן.

הם קיוו לקבל בשורה אחרת ותמונות אחרות.

לא פגיעה בהתיישבות ובמתיישבים אלא מאבק נחוש בטרור. מספיק.

החבר'ה האלה שבמעצר מינהלי רצו לבצע עוד פיגוע, לכן הם במעצר מינהלי.

הם רצו לשרוף עוד בתים.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. את מעודדת את

אין לכם בושה? אני לא מעודדת את הטרור שלהם. אז למה את לא רוצה שהם יהיו במעצר? הם רצו לבצע פיגוע נוסף. שהם יעשו עוד פיגוע? ילדים, בדרכם? לא, כי אנחנו יודעים בדיוק למה משתמשים בהם וכנגד מי. או

אולי תיתנו להם רוח גבית,

גם להעמקת הכיבוש. כבוד השר לשוויון חברתי, אני פונה אליך פעם נוספת באופן ישיר כממונה על החברה הערבית הבדואית בנגב: הממשלה שאתה שר בה, ואתה ממונה על החברה הערבית הבדואית בנגב, אתה יודע שכבר יומיים 19,000 תלמידים במועצה האזורית נווה מדבר לא הולכים לבתי הספר בגלל בעיות במערך ההסעות? הבעיה הזו, הסוגיה של ההסעות בנגב, במיוחד בכפרים הבלתי-מוכרים במועצות אזוריות נווה מדבר ואל קסום, מתגלגלת, וזה שנים רבות שלא מוצאים לה פתרון. אין מענה מהאשכול, כמו שנתנו במועצה האחרת? הם ניסו לתת מענה דרך האשכול, אבל גם באשכול במתכונת שקיימת היום המערך לא עובד. התוצאה היא שבשתי המועצות היום כרגע בנווה מדבר 19,000 תלמידים לא מגיעים לבתי הספר. גם באל-קסום יש בעיה, לפני שש שנים היה סיכום עם משרד החינוך כי ביישובים הבלתי-מוכרים אי-אפשר להקים גני הילדים, והייתה החלטה שביישובים האלה יהיה מערך הסעות מותאם לילדי שלוש-ארבע. משרד החינוך חזר בו מהסיכום.

היום הילדים האלה מוסעים בהסעות הרגילות. זה מסכן אותם, זה למרחקים גדולים. ולכן אני מבקש את ההתערבות האישית שלך בנושא. אני כבר העברתי לחברי יושב-ראש ועדת החינוך יוסף טייב את המכתבים של שתי המועצות האזוריות האלה. הגיע הזמן שהילדים האלה, תודה רבה. מגיע להם חינוך כמו לשאר ילדי המדינה. לכן בשתי המועצות האלה אנחנו מבקשים את הפתרון לבעיית ההסעות בנגב.

תודה רבה. חברת הכנסת אפרת רייטן מרום, אחרונת הדוברים בעצם, חבר הכנסת מעוז, אתה גם עולה לדבר? קטי שטרית גם עולה לדבר? אדוני יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה, אני רוצה לברך את כל חברות הקואליציה, את השרות, את המנכ"ליות: יום האישה שמח. הוא מצוין ממש השבוע הזה. אני מודה לכולכן שהגעתן לציין איתנו את היום הזה, יום למען זכויות האישה, השוויון המגדרי. אני רואה את כולכן, אתן נהדרות, אתן חשובות לנו במאמץ המשותף שלנו. תודה רבה שבאתן, כל אחת ואחת מכן. איזו ממשלה אתם? תראו אתכם. איזה פרצוף יש לכם?

ככה אתם מוסיפים לשוויון במדינת ישראל? ככה אתם מתייחסים לנשים שלכם, לבנות שלכם, לחברות שלכם,

מה יש לכם?

איפה הנשים שלכם? השתגעתם לגמרי. במטבח.

במטבח, תראו מה זה. אנחנו ב-2023, איזה פרצוף יש לממשלה שלכם? לקחתם אותנו 100 שנים אחורה. אפרת, אמת באופוזיציה היא כבר לא אופציה מזמן.

יא אללה, ממשלה עם שתי מפלגות שבתפיסות העולם שלהן אין נשים בכלל, ממשלה שהיושב-ראש שלה, יושב-ראש ועדת החוקה, אומר שנתנו לאליס מילר להיות בקורס טיס כי היא נחמדה, כי היא דומה לבת של השכנים. איזה היגיון מעוות יש לכם. מה קרה לכם? זאת לא ישראל, זה משהו אחר. השתגעתם לגמרי. אני מסתכלת על הכנסת, שלא יודעת לחוקק חוקים, לא יודעת לעשות שום דבר למען נשים. מזל שהיה בית המשפט, שפתח וסלל את דרכן של נשים לתפקידים קרביים בצה"ל, שפתח את הכניסה של נשים למועצות דתיות, שאסר הפרדה מגדרית בתחבורה ציבורית. אבל הכנסת, מה היא עושה בקדנציה הזאת? היא לוקחת את מה שעשינו שנה שעברה, את הכמה-חקיקות האלה שהתחלנו לקדם, כמו חוק האלימות הכלכלית, כמו חוק איסור השחתת שלטים בנסיבות מחמירות, כמו החוק של האיזוק האלקטרוני,

קידמתם משהו? גורנישט. לא עשיתם כלום. כי מה שמעניין אתכם אולי הוא להעביר עכשיו את חוק המתנות וכל הקשקושים האלה, ולדאוג שנשים יעשו פן בבטחה, ועוד כל מיני דברים אחרים שאין להם מקום בעולם הזה. לממן את הבית של ראש הממשלה,

את הבית בקיסריה צריך לממן.

תקשיבו, נשים שייכות לכל מקום, ונשים יהיו בכל המקומות שבהם מתקבלות החלטות. נשים לא רק מביאות חיים לעולם הזה, הן מביאות תבונה, הן מביאות גישור, משפט לסיכום. הן מביאות הכלה. אני חושבת שאתם מפספסים ובגדול. אפשר לראות את ההתנהלות, אני מסיימת, של הדהירה ושל הדריסה גם עכשיו. אלה לא תכונות נשיות, אלה תכונות של גברים, ותראו לאן זה לוקח את המדינה שלנו. כדאי לכם לחשוב על זה, ויום האישה שמח. תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה. נאום הנדסת תודעה, איזה מספר?

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אחד הדברים המיוחדים במגילת אסתר הוא ההבנה שמתגלית בסופה, איך כל המהלכים וכל התוכניות, גם אלו שנראו כשליליים וכמזיקים, היו בעצם חלק מאותה תוכנית אלוקית לגאולת עם ישראל. לאחר יותר מ-200 שנות שיבת ציון ו-75 שנות קיומה של מדינת ישראל באופן מופלא שלא היה כמותו בין העמים, כולל ניצחונות מזהירים במלחמות קשות ביותר של מעטים מול רבים, עולה השאלה המתבקשת: איך אויבינו לא מתייאשים? אני חושב שדי ברור שהתשובה היא שכאשר מבקשי רעתנו בלבנון ובאיראן, ברמאללה ובעזה, וגם שונאינו במערב, מתבוננים בחברה הישראלית, הם רואים שעם כל זה שבדרך כלל הימין מנצח בבחירות, יכולת המשילות שלו מוגבלת מאוד, ובסופו של דבר מי שמושל במדינת ישראל ומוביל אותה מבחינת המשילות, הביטחון והלכי הרוח התרבותיים, חבורה של כלומניקים שלא יודעים לשלוט.

רוצה? מישהו מפריע לכם לשלוט? 30 שנה בשלטון, והם מאשימים את השמאל שהם לא שולטים. לא ייאמן כי יסופר.

בשלטון. אלו כוחות ה-deep state, שבמימון זר בלתי מוגבל שולטים במערכת המשפט, בתקשורת,

בצה"ל ובמערכת החינוך. בניתוח די פשוט כל אחד מהם מגיע למסקנה שהחברה הישראלית היא חברה מנותקת מעברה, מנוכרת למורשתה וצועדת במסלול ישיר להתפרקות ערכית מוחלטת, שתוביל גם לחוסר

שמתבולל בפרס, ושאבדו סיכוייו להיגאל.

המן הרשע בעצמו, הוא בסך הכול כלי משחק בידי ההשגחה האלוקית, שלא עזבה ולא תעזוב את עם ישראל לעולם. הבחירה בעם ישראל היא מוחלטת. תהליך הגאולה הוא ודאי, והכוחות הטמונים בעם הזה, גור אריה יהודה, מתחת לכל המסכים והקליפות, הם עצומים ועוד יצאו ויתגלו ויביאו ברכה לאנושות כולה. פורים שמח לכל עם ישראל. תודה רבה לחבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, יעלה ויבוא שר התפוצות, השר עמיחי שיקלי, לסכם. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, בואו ננסה לקיים רגע התייחסות רצינית לרפורמה. הפילוסופים וההיסטוריונים מספרים לנו על אתונה וירושלים, אתונה הביאה לעולם את הפוליטיקה והפילוסופיה, ומירושלים,

יצאה בשורת הצדק לעולם, תיקון העולם והחברה, מכוחו של חוק מוסרי עליון. הספרים הגדולים הם דיון מתמשך במקומו של הצדק בחיי הכלל ובדרכים שבהן אנו יכולים וצריכים להביא אותו לידי ביטוי. בניגוד למלכויות האבסולוטיות של ימים עברו, שבהן שלט אדם אחד ללא מצרים או מגבלות מוסריות, קבעה התורה כי שלטון ראוי הוא שלטון מחולק ומוגבל המודרך על ידי שאיפת צדק. "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ושפטו את העם משפט צדק". השופטים והשוטרים לא שולטים לבד, הם חולקים את השלטון עם ההנהגה הפוליטית, הכפופה יחד איתם לחוק צודק המבטיח כי השלטון יפעל לטובת האזרחים. ריבונות עמנו נגדעה על ידי גלות ארוכה, אך הרעיונות והאידיאלים הטמונים במורשת הספרותית שלנו המשיכו לחיות בקרב העמים. לפני קצת יותר מ-800 שנה הגבילה אנגליה את כוחו של המלך במגנה כרטה, מסמך הזכויות הגדול, החוקה האמריקאית, שנחתמה לפני קרוב ל-250 שנה, הייתה צעד נחשוני נוסף בדרך לכינונה של הדמוקרטיה המודרנית שהבטיחה שגשוג,

צדק ושוויון. בהקדמה הקצרה לחוקה פרסו מחבריה, משתתפי ועידת פילדלפיה המהוללת, את מטרותיה:

אזרחי ארצות הברית, כדי ליצור איחוד מושלם יותר, לייסד צדק, להבטיח שלווה מן הבית, לספק הגנה לעם, לטפח רווחת הכלל ולהבטיח את ברכת החירות עבורנו לנו ועבור צאצאינו, קובעים ומכוננים חוקה זו לארצות הברית של אמריקה". החירות והשוויון שהבטיח המסמך המפואר הזה אינם נובעים מהתוקף של המילים הנוקבות בהקדמה לחוקה, אלא מהאיזונים והבלמים שפירטו סעיפיה. הגאונות של המסמכים האלו, הנשענים על התובנות של הטקסטים המכוננים שלנו, יצרה רווחה ושגשוג חסרי תקדים, שהפכו את בריטניה וארצות הברית לערש הציוויליזציה המערבית. בתולדות האדם מעולם לא היו אומות שמימשו את עקרון חירות האדם באופן שלם יותר מאומות כבירות אלו. אך התנ"ך, פרקי אבות והתלמוד, שסיפקו את התשתית המוסרית והרעיונית של המערב, יצקו דבר גדול נוסף: עם ייחודי, שעסוק ללא הרף בחתירה לצדק.

לצד מדענים ויזמים פורצי דרך הוציא עמנו מתוכו מתקני עולם, שלקחו חלק בכל תמורה ותנועה מוסרית בעת המודרנית. את אחד מהם איבדנו השבוע, פרופ' שלום רוזנברג, יהי זכרו ברוך. מתוך הפרספקטיבה ההיסטורית הזו השיח העז שמתנהל בימים אלו סביב הרפורמה המשפטית אינו מפתיע, הישראלים האוחזים בדגלי כחול-לבן ויוצאים לרחובות מתוך דאגה ואהבה לעם ולמדינה, כמו גם אלו שהצביעו כדי לקדם ממשלה שתייצר רפורמה עמוקה במערכת המשפט, הם חלק משרשרת ארוכה של דורות של דורשי צדק, וקולותיהם חשובים לכאן או לכאן. אני קורא מכאן לחוששים משינוי ולקוראים לשינוי: אנחנו נדרשים לרפורמה הזאת כדי לייצר איזונים ובלמים שיביאו צדק ויבטיחו את שלטון החוק. לחוסר האיזון כיום בין נבחרי הציבור ומערכת המשפט בישראל אין אח ורע במדינות המתוקנות, והוא דורש תיקון. בניגוד למדינות אחרות, יחסיה של מערכת המשפט הישראלית עם הכנסת והממשלה אינם נובעים מחוק שזכה לאישור נציגי הציבור או מחוקה שאושרה על ידי העם, אלא מפסיקות שהגדירו מחדש את מערכת היחסים בין רשויות השלטון. ב-1995 החליט נשיא בית המשפט העליון דאז אהרן ברק להוסיף לסל הכלים של שופטי העליון את הביקורת השיפוטית. למרות לשון החוק והמסורת המקובלת עד לאותה עת פסק ברק כי חוקי-היסוד מהווים חוקה, חוקה שנולדה ללא הסכמת הממשלה, ללא הסכמת הכנסת, חוקה שנולדה יש מאין. עוד הוא קבע כי לבית המשפט עומדת הזכות לבטל חוקים הסותרים את חוקי-היסוד. ברק חולל למעשה רפורמה עמוקה, הפיכה משטרית, אם תרצו, בסדרי השלטון בישראל. הייתה זו תנועת מטוטלת חדה. שינוי זה לא זכה עד כה לאשרור הכנסת ולא להסדרה על ידי המחוקק. ב-2020 המטוטלת המשיכה בתנועתה, ובאותה שנה קיבל בג"ץ עתירה שהוגשה לביטול חוק-יסוד: הלאום וקבע למעשה כי בסמכות בית משפט עליון לא רק לבטל חוקים רגילים, אלא גם חוקי-יסוד. כאן נחצה קו נוסף, וכך הפך בג"ץ לא רק לרשות השופטת העליונה על יתר הרשויות, אלא גם לרשות מכוננת, שעולה בכוחה גם על החוקה. המצב הזה הוא מעוות, והרפורמה הזאת היא חיונית כדי להשיב את האמון, כדי להשיב את הסדר וכדי לעשות משפט צדק.

תודה רבה לשר עמיחי שיקלי.

20 חתימות בבקשה להצבעה שמית. רבותיי חברי הכנסת, אנחנו עוברים כעת להצבעה על הצעות להביע אי-אמון בממשלה. נתחיל בהצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת יש עתיד. ההצבעה תהיה שמית. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת, בבקשה.

יולי יואל אדלשטיין,

אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט, בעד ישראל אייכלר,

נגד ואליד אלהואשלה, אינו נוכח קארין אלהרר,

זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

משה ארבל,

יעקב אשר, אינו נוכח אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט,

ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, אינה נוכחת

איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן,

אלי דלל, נגד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, נגד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, בעד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז,

יוסף טייב,

אוהד טל, נגד יעקב טסלר, נגד חילי טרופר, בעד אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, בעד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

נגד ישראל כץ, נגד רון כץ, אינו נוכח יוראי להב הרצנו, אינו נוכח מיקי לוי,

יריב לוין, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת שלי טל מירון,

יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי,

ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו,

אבי מעוז,

שרון ניר,

אינו נוכח יואב סגלוביץ' בעד יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר, נגד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, נגד גדעון סער, אינו נוכח מנסור עבאס,

איימן עודה,

יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר,

צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן,

מטי צרפתי הרכבי, בעד יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר, אינו נוכח

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

נגד שמחה רוטמן, אינו נוכח עידן רול,

אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

סגמן,

נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת, אם מישהו לא היה נוכח בקריאה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) אמיר אוחנה,

ואליד אלהואשלה,

זאב אלקין, אינו נוכח יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק - אינו נוכח מירב בן ארי,

ניר ברקת,

טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט, אינו נוכח גילה גמליאל, נגד בנימין גנץ,

דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח מאיר כהן,

אינו נוכח רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

מרב מיכאלי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, נגד יבגני סובה, אינו נוכח גדעון סער, בעד יוסף עטאונה, בעד עודד פורר, אינו נוכח

אינו נוכח אריאל קלנר,

גלעד קריב, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח שמחה רוטמן, אינו נוכח פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע?

זאב אלקין, בעד ולדימיר בליאק, בעד

האם יש עוד מישהו באולם שמעוניין להצביע ושמו טרם נקרא או שאנו נוכח? אם כך, תמה ההצבעה.

חברי הכנסת, אנא תפסו את מקומותיכם, ההצבעות הבאות יהיו אלקטרוניות, אנחנו רוצים היום לקצר את סדר-היום בשל הצום, להתחשב בצמים. אז לאחר קריאת תוצאות ההצבעה,

רבותיי חברי

ההצבעה: 46 בעד, 53

ברוב קולות. נעבור להצעה הבאה, ההצעה להביע אי-אמון בממשלה של סיעת המחנה הממלכתי. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצבעה. הצעת סיעת המחנה הממלכתי להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. ההצבעה שלי לא נקלטה. חבר הכנסת רון כץ, טכנאים, נא לבדוק. 45 בעד, אם לא נקלטה הצבעתו של חבר הכנסת רון כץ, אז 46 בעד, 54 נגד, אף הצעת האי-אמון של סיעת המחנה הממלכתי נדחתה. נעבור להצעת האי-אמון הבאה, של סיעת חד"ש-תע"ל. אף הצבעה זו תהיה הצבעה אלקטרונית. הצבעה.

11 בעד, 55 נגד, אחד נוכח, אין נמנעים. אני קובע שאף ההצעה של סיעת חד"ש-תע"ל להצביע אי-אמון בממשלה נדחתה ברוב קולות, והממשלה תמשיך לכהן.

רבותיי חברי הכנסת, נעבור כעת להמשך סדר-היום, הצעות חוק פרטיות לדיון מוקדם בקריאה הטרומית. הצעה ראשונה היא הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס במכירת תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות), של חבר הכנסת דוד אמסלם. בבקשה, חבר הכנסת אמסלם. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני הגשתי היום הצעת חוק לפטור ממע"מ על תרופות אונקולוגיות. שהמע"מ יהיה אפס. אני נקלעתי לעניין לפני כ-15 שנה. רעייתי, זיכרונה לברכה, חלתה במחלת הסרטן. מה שקרה, במהלך הטיפולים היא אמרה לי: תשמע דודי, שמעתי שיש תרופה שיכולה להציל אותי. ואני הולך לפרופסור ואומר לו: נחושתן, יש? הוא אומר לי: לא. כל פעם היא חוזרת, כל שבוע. ואז אני תופס אותו יום אחד ואני אומר לו, תקשיב, אני מכיר את רוזי, הרי אם היא אומרת, היא יודעת. הוא אומר לי: תשמע, דודי, יש תרופה שעולה כ-40,000 שקל לחודש, היא רק תאריך לה את החיים. כמו שאני מכיר אותך, בסוף תישאר בלי בית, בלי כלום. אמרתי לו: אז איך אתה לא אומר לי את זה? נתן לי את הטלפון, חברה ביבנה. אני מתקשר, אני זוכר את זה כמו עכשיו, אומרים לי את המחיר ואז היא אומרת לי: לא כולל מע"מ. אני נפלתי, אמרתי: חבר'ה,

מדינת ישראל גובה מע"מ על תרופות כאלה?

הייתי בשוק. אני לא יודע איך בכלל מארגנים 40,000 שקל לא כולל מע"מ?

זה דבר מרושע, אין חברה שעושה דבר כזה, זה דבר הכי מרושע שאני מכיר. ואז כשהגעתי לכנסת, זה הדבר הראשון שעשיתי, שאלתי: איפה המזכירות פה? איך מגישים הצעת חוק? הגשתי את ההצעה. כמובן בא האוצר ואמר לי: עזוב, דודי, מה אתה רוצה עכשיו, לפתור את הבעיה?

ואז הם אומרים לי: עזוב. לא נביא את זה בחוק. נתקצב את זה ונוציא קול קורא. אמרתי: בסדר, חשוב לי רק שהבעיה תיפתר. אנחנו מגישים קול קורא, לוקח לי שנה כמובן. משרד המשפטים, משרד האוצר, כולם, בסוף אנחנו מוציאים קול קורא לעמותה מבני ברק, אנשים צדיקים שאוספים גם את התרופות מהחולים שלא שרדו ומחלקים אותן לחולים אחרים. ואז ברוך השם,

אומר: אולי נתנו בשורה לכמה משפחות. עוברות כמה שנים, מתקשר אליי איזה עיתונאי, אני כבר שר בממשלה, ואומר לי: מר אמסלם, אתה יודע כמה חולים קיבלו את הפטור הזה? אני אומר: לא. אם זה היה מתוקף תפקידי, הייתי יושב-ראש ועדת הפנים בכלל, התעסקתי בזה בגלל הנושא האישי שלי, עברו שנים, וגם לא רציתי שמישהו ייקלע לסיטואציה הזאת. אז הוא אומר לי: אפס. אני מתקשר לשר האוצר ישראל כץ, ואומר לו: עכשיו דיון, עם כולם. אנחנו מביאים את כולם. הוא יספר לכם מה היה שם בישיבה. אז קם היועץ אסי מסינג, היועץ המשפטי של משרד האוצר, ואומר לי: זה לא חוקי. אומר לו: מה לא חוקי? הרי היה קול קורא של משרד המשפטים, תיאמנו את זה איתכם. תיאמנו עם משרד הבריאות, מה לא חוקי? לא חוקי. ואני נחנקתי. דרך אגב,

אמרתי, בעזרת השם, שהקדוש ברוך ייתן לי את הכוח לשנות את זה. אני מעלה את זה בכנסת הקודמת, מר קריב, ומי מתנגד? אתה והחברים שלך. כולכם הצבעתם נגד. כמובן גם שר המשפטים המהולל, לשעבר, הצדיק הגדול. אני הגשתי את הצעת חוק הזאת,

אתם לא תאמינו, בא שר האוצר ואומר לי: דודי, לא, למה במע"מ, נעשה את זה בחוק. בוא נעשה את זה עוד הפעם. אתה יודע, לפרוץ את המע"מ? יבוא אליהם זה עם המשקפיים. אמרתי לו: נכון הם אמרו לך גם אלה עם המטרנות? הוא אומר לי: כן. אמרתי לו: תקשיב, סמוטריץ', פירות וירקות זה בלי מע"מ, טלוויזיה באילת, בלי מע"מ. אלה אנשים שהולכים למות, ודרך אגב, הם ימותו אבל אתה נותן להם אוויר לכמה חודשים, שיהיו עם המשפחה ועם הילדים. אין, נגמרו הבלופים של הפקידים, השקרים שלהם. אמרתי למר אסי מסינג, כנראה אם זה היה אבא שלך או אח שלך מזמן הכול היה עובר. לכן הגשתי את הצעת החוק הזאת. אנחנו נביא את זה בחוק, והפטור יהיה בחוק ולא יהיה נתון לשיקול דעתו של פקיד כזה או אחר. לא מספיק שהמדינה לא נותנת להם את התרופה, היא עושה עליהם ביזנס כאילו הוא קנה שעון רולקס, כאילו הוא קנה איזה מרצדס. אתם מבינים את הרשעות שיש פה?

אני הגשתי, ועמדתי על כך שהחוק הזה יבוא בחוק. דרך אגב, לא שמעתי את בג"ץ מתערב בעניינים האלה. אלה לא אנשים מוחלשים. אני רוצה לספר לכם, אנשים עשירים לא צריכים את הפטור הזה. יש להם כסף.

אני הסתובבתי בבתי חולים ואני רואה,

הבוקר קיבלתי טלפון מחבר שלי שהאחיין שלו צריך תרופה במיליון שקל. הוא בכה לי בטלפון בדרך לכאן.

הצבעתם נגד. לפני שנה העלינו את זה לפה. גם בכנסת העשרים הבאת את זה. כשאני הייתי איתך. למה?

אני הייתי איתך, והצביעו נגד. צודקת, אני מדבר כרגע מה הצבענו כשאתם הייתם, מר לפיד,

אבל אנחנו הצבענו לך גם כשהיינו בקואליציה ביחד. למה כל הזמן אתה מסלף את העובדות?

העליתי את זה לפני שנה כאן. אבל מר לפיד, זה לא מעניין אותו. לכן הם הצביעו נגד. ואללה, עד עכשיו הקשבנו לך. לכן העלינו את ההצעה הזאת, ובעזרת השם, אני ישבתי איתך בקואליציה,

והוא התנגד לחוק. למה אתה מאשים רק, זה מדהים.

לא היה חוק, בגלל שהם אמרו לי: דודי, מה אתה רוצה? נעשה את זה מהיר. ואז בא אסי מסינג וביטל את זה על דעת עצמו. לכן אני אמרתי,

גם בהצעות טובות למה אתם מכניסים, נביא חוק, אבל יש הצעות, רגע, אבל יש משהו עם מטרה טובה, למה להתווכח?

יש הצעות שאני טוען, גם אני, אם אני באופוזיציה, כאלה דברים שהם לא מוסריים, ברמה הכי גבוהה, כשמדובר בחיי אדם.

שום דבר טוב לא קורה במקום הזה. לכן אני קורא לכולם, עכשיו אני רוצה לנצל את הזמן שנותר לי להצעת החוק שהגיש חברי, עוד מעט תדבר עליה גם השרה דיסטל, לגבי התרומות להליך משפטי. אני רוצה לומר משהו כזה. רבותיי, אין צביעות יותר גדולה. קודם אתם מכשירים את העבריינים ואחר כך אתם גם נותנים להם

בסוף החלטתי שכנראה אלה שני הדברים יחד. אתם קולטים? הם מכשירים את העבריינים ואז רוצים שהציבור ישלם על עורך דין. מיארה, אני רוצה לספר לך. מי שהעביר את חוק הפריימריז זה אני, לחברי הכנסת.

לא לראשי ממשלה וראשי סיעות. עד היום,

הם יכולים לגייס כספים לטובת העניין הזה. עד היום.

גם היום, חבר כנסת שמקבל מוועדת אתיקה, כשצחי הנגבי היה צריך למימון המשפטי שלו, הוא קיבל וגייס כספים. אולי תתחיל לממן לציבור משהו

כל מי שחולה, מי שלא יודע, בכל העיריות, בכל מקום שיש שם אנשים טובים, אז כל המערכת מתגייסת לעזור לו.

רק שנייה. אבל אני רוצה לומר, אנחנו מדברים, זה חוק לאוכלוסיות המוחלשות. אני מדבר על מימון המונים. אני אסביר לך מה הרעיון במימון המונים.

זה לא שאין לך כסף, אלא הציבור מזדהה איתך והוא רוצה להיות חלק מהמצווה. זה העניין. הרי אם מישהו פה עבריין ואנשים חושבים שמגיע לו, אף אחד לא יתרום לו שקל. יש ברוך השם מספיק עבריינים פה בכנסת. עכשיו, אתה רוצה, אבל על מה אנחנו מדברים? אני אספר לך. בתרומות שפתח השדרן לנתניהו, אתה תעבור על התורמים, ואתה תראה כמה ח"י שקלים, כמה 20 שקלים. אלה אנשים עניים. אתם לא מתביישים לקחת כסף מאנשים עניים? אתה לא מתבייש? תן לי לסיים.

שילך לתת לביבי שלך. שיממן לעצמו את המשפט ולחבר שלך דרעי.

את צועקת כל הזמן. תקשיבי, לא, זו פשוט חבורת עבריינים. למי אתה דואג? למי אתה דואג?

הרי מדוע בן אדם בא לתרום? אחד שאין לו כסף תורם 30 שקלים כי הוא רוצה להיות שותף. על מי אתה מגן? על האנשים הכי מסכנים בחברה?

את לא מבינה שעד היום שר המשפטים לשעבר שמינה אותך יכול לתרום לעצמו, לגייס לעצמו לפריימריז מיליונים. אבל כשהוא קיבל ערבות, אני אספר לכם, כשהוא קיבל ערבות מקולבר והוא קידם לו חוק, מה עונה לי מר לימון? מר לימון אמר לי שהוא לא ידע שקולבר עוסק בקנביס. ואללה, אתה צודק. קיבלת 4 מיליון שקל ערבות מבן אדם ולא ידעת מה הוא עושה. לא עשית גוגל קטן.

מי שנותן לי 100 שקל אני עושה גוגל קטן לראות מי זה. כשמר אלקין לקח ערבויות, ועד היום הוא חייב למעלה, מיליוני שקלים. עם זה אין להם בעיה. עם מה יש להם בעיה? שהציבור רוצה להיות שותף עם המימון של ראש הממשלה נתניהו, בגלל שהוא יודע שתפרו לו תיקים. הוא כועס ומתרגז. ומה התרומות שם, דרך אגב?

100 שקלים, 50 שקלים. 70. זה מפריע לך, גב' מיארה? בואי ספרי לי איך נפגוש את האנשים האלה וגם נחזיר להם.

לא 4 מיליון שקלים של קולבר. אנחנו מדברים על עשרות אלפי אנשים.

אז את מבינה שגם דעת אין לך? את מבינה שחוץ מרוע, גם בורות? את, פשוט היגיון בסיסי אין לך. תודה, חבר הכנסת אמסלם. את מבינה למה אני גם חושב שאת לא ראויה לתפקיד שלך בכל רמה, לא ברמה המקצועית,

לא ברמת המינוי שלך? השופט היחיד שהיה הגון בוועדה שלך, התנגד לך.

לכן, רבותיי, טלו קורה מבין עיניכם. איך אמר ינאי המלך לשלומציון המלכה? היזהרי מהצבועים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפינחס. צבועים, תתביישו. תודה רבה לחבר הכנסת דוד אמסלם. סגנית שר האוצר תעלה ותשיב, תציג את עמדת הממשלה ביחס להצעת החוק, בבקשה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר.

כנסת נכבדים. כבוד חבר הכנסת דודי אמסלם. מס ערך מוסף הינו מס עקיף המוטל על כלל הצריכה, והוא חל על המוצרים והשירותים ועל כל הצרכנים במשק. מס זה מהווה חלק חשוב מהכנסות המדינה. המדינה משקיעה מדי שנה משאבים רבים להכנסת כמה שיותר תרופות וטכנולוגיות מצילות חיים לסל הבריאות. שווי הסל בשנת 2023 גדל, ועומד על כ-650 מיליון שקלים. הדרך המרכזית לסבסוד תרופות לאזרחי מדינת ישראל נעשית באמצעות הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות. הוועדה בוחנת את הכללת התרופות והטכנולוגיות החדשות בסל ביחס לחלופות הקיימות ולמחרים עדכניים. בין הקריטריונים לבחינה עומדים מניעה, הצלת חיים, יעילות הטיפול, הארכת חיים, איכות חיים, עלות כלכלית ברמת הפרט וברמה הלאומית ועוד ועוד. חשוב לציין כי תרופות לחולים אונקולוגיים הן קרוב ל-40% מהתוספות שניתנו לסל שירותי הבריאות בשנים האחרונות. בתקנות מס ערך מוסף,

בסעיף 9א(א) נקבע כי ישנם טובין הפטורים ממלוא המכס ובהם תרופות המשמשות לניסויים קליניים. כאמור, פטור מחייב אישור של ועדת הכספים. עוד אציין כי בעבר, ממש בעבר הלא-רחוק, הוועדה להחזר מיסים עקיפים אישרה החזר מע"מ במצב הומניטרי יוצא דופן של תרופת חמלה, תרופה שאינה רשומה ויקרה מאוד, שניתנה בחינם על ידי היצרן בחו"ל, כאשר שום דבר אחר לא עזר לחולה. באותו מקרה זה היה ילד קטן שהיה מאושפז בבית החולים, וידו ויד משפחתו לא הייתה משגת לרכישתה. לידיעה, המע"מ חל בהתאם למחיר התרופה בשוק גם כאשר התרופה ניתנת בחינם. הוועדה הזאת, הוועדה להחזר מיסים עקיפים, פועלת בהתאם לקריטריונים ברורים בהתאם לחוזר מנכ"ל. כאמור,

המדינה עושה רבות על מנת לסייע לחולים בכלל, ולחולים אונקולוגיים בפרט. על פי המוצע בהצעת החוק שלך, חבר הכנסת דודי אמסלם, דודי, דודי? חבר הכנסת אמסלם, היא משיבה לך. על פי המוצע בהצעת החוק שלך, יינתן הפטור בעת מכירת תרופות אונקולוגיות, המסווגות כמצילות חיים ואינן כלולות בסל שירותי הבריאות, במטרה לסייע לאוכלוסייה שאין ידה משגת לרכוש תרופות אלה. חשוב לי לציין לכולכם כי ישנן תרופות וטכנולוגיות מצילות חיים גם ביחס למחלות אחרות ונוספות, כולל בבריאות הנפש, שאינן כלולות בסל התרופות והן יקרות ביותר. בקיצור, מדובר בסוגיה מורכבת מאוד ולא פשוטה, וראוי ונכון לעסוק בה. תודה, חבר הכנסת אמסלם, שהעלית אותה. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להתניות ולקידומה בהסכמת משרד האוצר ומשרד המשפטים. לפיכך, אני קוראת לכל חברי הכנסת להצביע בעד החוק בקריאה טרומית.

תודה רבה לסגנית שר האוצר. אתה לא רוצה? אין לך מה להוסיף? אפשר לעבור להצבעה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס במכירת תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת דוד אמסלם. אנא, תפסו את מקומותיכם. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור ממס במכירת תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג 2023, לוועדת הכספים נתקבלה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 47 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים,

(תיקון, פטור ממס במכירת תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לוועדת הכספים להכנתה לקריאה ראשונה.

כולנו בצום.

אדוני היושב-ראש, חברותיי וחבריי לכנסת, אזרחי ישראל, הצעת החוק הזאת שאני מעלה כאן בפניכם נועדה למטרה מרכזית אחת,

להפסיק את ההתעמרות באנשי ציבור, שנמשכת אצלנו, לבושתנו, חברי האופוזיציה, כבר שנים רבות. עוד פעם ביבי שכח את הארנק בבית, חברת הכנסת מיכל שיר. עוד פעם שכח את הארנק בבית, ביבי.

חברת הכנסת מיכל שיר, את בקריאה ראשונה. בואי נעשה דיל, מיכל שיר, מנהג מגונה: תקשיבי, ואם לא תשתכנעי תצביעי נגד. מה את אומרת?

למימון הליך משפטי? אבל תקשיבי. חברת הכנסת מיכל שיר, אני לא רוצה לקרוא אותך בקריאה שנייה. הצעה זו נועדה להפסיק את המצב הבלתי-נסבל מבחינה מוסרית, ואני אומר את זה לכולנו כאן, שבו למעשה אנחנו אומרים לנבחר ציבור או עובד ציבור: החלטת להיכנס למרחב הציבורי, לעבוד למען הציבור? מהיום אתה בכלוב, בודד, אין לך חברים יותר, אין לך משפחה, אין לך שכנים ומכרים, לא תוכל לפנות לאף אחד מהם. אם נקלעת למצוקה, לא תוכל להיעזר בהם, לא בסתם יום של חול ואפילו לא אם אתה במשבר קשה. על מה אנחנו מדברים, חבר הכנסת שטרן? על היחסים הטבעיים, החברתיים, הזכויות הכי בסיסיות שלנו כבני אדם, מה שהגדירו פעם אדם כיצור חברתי. כל אלה הפכו לעבריינות. כל אלה הפכו לעבריינות. היכולת לקיים מערכת יחסים חברתית, כן, שיש בה גם מתנה וקבלה של סיוע ועזרה, גם בימים רגילים וגם בעיתות משבר, בחסות החוק הקיים, ודרוש תיקון בשביל זה, והפרשנות שלו, הפכה אוטומטית לעבריינות. הציבור לא צריך לשלם על השחיתות, לא לגבי כולם, כמובן. לא לגבי כולם, אבל אם מדובר על אנשי ציבור, ברירת המחדל,

שנוצרה בישראל היא שעזרה כזאת היא שחיתות. לא חברות, לא התנהגות נורמלית בין אנשים, ה-default, אוטומטית,

אגב, הפוך מכל אדם. הרי כל אדם, כמו שאתם יודעים, כל אדם הוא בחזקת, כשרות עד שיוכח אחרת. על מה אתה מדבר, יש חובה גבוהה יותר, עם סטנדרטים גבוהים יותר, איש ציבור,

קודם כול הוא מושחת, קודם כול אסור לו להתנהג כמו בן אדם, אלא אם כן יוכח אחרת. אל תדאג, מושחת, עכשיו, אדוני היושב-ראש, זה חוק פרסונלי עבור ראש הממשלה נתניהו.

זה חוק פרסונלי בעבור ראש הממשלה נתניהו. אתם מכשירים שחיתות בעבור ראש הממשלה נתניהו. למרות שמדובר בזכויות מאוד בסיסיות, חברי הכנסת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה ראשונה.

הקמפיין, שייפתח נגד החוק. לא היה קשה

עם פטור מחובת הנחה. למה החוק שלך לא בא עם פטור מחובת הנחה?

חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אתה בקריאה שנייה. חולים אונקולוגיים לא, אבל זה כן.

מה קרה לכם? מה קרה לכם? אני דווקא קיוויתי שהייעוץ המשפטי,

שהייעוץ המשפטי,

חבר הכנסת טור פז, אתה בקריאה ראשונה. חברת הכנסת שיר, קריאה שלישית, נא לצאת. חבר הכנסת יוראי להב, קריאה שלישית, נא לצאת. בושה, בושה, בושה. חבר הכנסת טור פז, קריאה שנייה. קריאה שלישית, נא לצאת. אתה צריך להתבייש, עמית. בושה וחרפה, בושה

שאדם ישתמש בכוח השלטוני שלו לטובת הנאה. בגלל זה אתה מביא חוק כזה, רק ביבי? מה פתאום?

לכן, מה עשינו? עשינו שהכול יהיה שקוף, מיקי לוי.

הכי קשים שלנו, לא, ישר אנחנו מושחתים. איך זה קרה לו? אני אומר לך מה קרה לו. קרה לו שהוא הפנים עד הסוף את הקמפיין נגד הפוליטיקאים, כי פוליטיקאי הפך אצלו לשם נרדף למושחת. כמובן, בייעוץ המשפטי זה לא קורה. שם,

דודי, אין מכרים וחברים בוועדת איתור, אין שופטים שדנים בתיקים שהבן

נבחר ציבור או עובד ציבור, חבר הכנסת הלוי. אני מסיים במשפט אחרון. משפט, משפט לסיכום. מישהו מכריח אותו?

את ההתעמרות הזאת שהייתה עד היום אנחנו מתקנים.

היא לא התעמרות תמימה. אתם יודעים את זה. אתם צריכים לתמוך בזה. הדמוניזציה הזאת נגד

שנייה, שנייה, יסמין. שנייה, יסמין.

אנחנו היחידים שמוחרגים. אם חס וחלילה, עזבו שמאל או ימין, האסון הגדול, אלוהי האסונות, ידפוק למי מאיתנו בדלת, ונצטרך, חס וחלילה, עבור אחד מילדינו טיפול שעולה מיליונים, אבל אין מניעה לעשות את זה. מדובר על מימון להליך משפטי. הליך משפטי, על מה את מדברת? אנחנו היחידים שאסור לנו, שיוציא ארנק ויתחיל לממן את המשפט. שיוציא ארנק ויתחיל לממן את המשפט של עצמו. היחידים שאסור לנו. תשמרי את הזעזוע המזויף לאחר כך. על מה את מדברת? על מה את מדברת?

חברת הכנסת שיר.

חברת הכנסת שיר.

תפסיקו לשגע את הציבור. על מה את מדברת? תפסיקו לשגע.

חברת הכנסת שיר, לא אישרתי לכם לחזור עד ההצבעה.

וכן, הגבלות לעניין סכום התרומה. הגבלות לעניין סכום התרומה. אין פה שחיתות. אני חייבת לומר לך, האנשים שתרמו לנתניהו הם מסעודה משדרות,

זה עשרות אלפי אנשים כאלה.

מוצע כי עובד הציבור לא יקבל במסגרת תפקידו הציבורי החלטות הנוגעות להענקת זכויות לתורם בלבד, או לקבוצה מצומצמת שהוא נמנה עליה, למשך שלוש שנים מיום קבלת

העם היהודי ומדינת ישראל. נוכחותך כאן היום, בביקור הראשון שלך כיושב-ראש הפרלמנט האיטלקי, היא אות ליחסים המצוינים שיש בין איטליה לבין ישראל. בימים האלה, אדוני הנשיא, אנחנו קוראים במגילת אסתר, העם היהודי על כל תפוצותיו, על האופן שבו גורמים מסוימים בממלכת פרס העתיקה ניסו להשמיד את עם ישראל. הניסיונות הללו לא פסו מן העולם, אבל אני רוצה להודות לך על כך שאתה מוביל את המאבק בטרור, את המאבק על זכותה של ישראל להגן על עצמה ולהתקיים. אני חושב שבשיחה בינינו נוכחתי לדעת שיש עידן חדש ביחסי איטליה-ישראל. אנחנו מבקשים להודות לך על החברות הזאת. אני רוצה,

להודות לך גם על הביקור הזה, ביקור שמוכיח את החברות העמוקה, ולאחל לך המשך ביקור מוצלח. אני מודה לך גם על ההזמנה לבוא לבקר באיטליה. כמובן, אנחנו נעשה זאת. תודה רבה. (מחיאות כפיים)

ביקשו להתנגד. מייד יחליף אותי סגן היושב-ראש אוריאל בוסו, והוא יחליט מי יתנגד ומי ישיב להתנגדות.

רבותיי חברי הכנסת, ביקשו כמה חברי כנסת להתנגד. יעלה ויתנגד להצעה בתמיכת הממשלה חבר הכנסת איימן עודה.

רואה בן אדם שיש לו מיליונים, והוא לא מוכן להשקיע כלום? לך לסנגוריה הפרטית, תחפש עורך דין, אבל תנצל את הכוח שלך, את המעמד שלך. אנחנו, מן הסתם, נצביע נגד. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, השר שיקלי תקף אותי ואמר שאני לא מכיר מקומות בארץ. אני רוצה לענות לו שאני, מן הסתם, מכיר את כל המקומות שהוא הזכיר בארץ. אבל יתרה מכך, אני רוצה לענות לו את מה שענה המשורר מחמוד דרוויש כשראה מהגרים הולכים יחפים על הכרמל, ושאל אותם: למה? הם ענו: כי אנחנו רוצים קשר עם הארץ הזו. אז הוא ענה: (אומר בערבית ומתרגם:) אנחנו לא זקוקים לזיכרון הזה כי הכרמל בתוכנו, ועל הריסים שלנו העשבים של הגליל. אני מאוד מזדהה עם השיר הזה, גם בגלל שאני מהכרמל, אבא שלי מהכרמל, אימא שלי מכפר דאבורי, וגם בגלל שהבנים שלי, אבא שלהם מהכרמל ואימא שלהם מעראבה, מהגליל. לכן אני מאוד מזדהה עם השיר הזה. אני רוצה להגיד לו שאנחנו, הילידים, לא צריכים להוכיח שום דבר. אנחנו לא צריכים לשלול את הגלות, לא כור היתוך ולא בניית אומה, ואנחנו לא צריכים נורמליזציה עם המולדת שלנו, כי אנחנו נורמליים במולדת. אנחנו לא צריכים (אומר בערבית:

כי אנחנו נורמליים במולדת הזאת.) הוא דיבר על טרומפלדור, שאמר "טוב למות בעד ארצנו". אנחנו מאמינים שטוב לחיות בעד ארצנו. אתה רוב במדינה הזו ומקדם זכויות קולקטיביות לרוב. זה מקרה ייחודי למדינת ישראל, כי זכויות קולקטיביות הן עבור המיעוט, שצריך לחזק את המורשת, את התרבות. אבל אתה מקדם את חוק הלאום אחרי עשרות שנים מהקמת המדינה כי אתה לא בטוח בעצמך, אתה לא בטוח בפרויקט שלך, כי אתה מנסה לשכנע את עצמך. אנחנו לא זקוקים לזיכרון. (אומר בערבית: אנחנו במצב של זיכרון. אנחנו במצב של זיכרון. הרי הכרמל בנו, ועל שורשינו העשבים של הגליל.) אנחנו לא צריכים להוכיח שום דבר. אנחנו נורמליים במולדתנו, אין לנו מולדת אחרת מלבדה. תודה רבה. חבר הכנסת עמית הלוי, לא מעוניין להשיב?

מתנות לאביונים, רק תגיד, תודה, אדוני היושב-ראש. אני לא מתייחס לשירים שאיימן עודה אוהב, כיוון שהשירים האלו הם שירי הלוויה שלנו, אבל,

אתה צריך להצביע בעד,

ותוך כדי שצעקתם כאן, יוראי וולדימיר, אני נזכרתי, אתם יודעים, באלי הורביץ. הוא לא היה איש ציבור, הוא היה חברה פרטית והכול. כשהוא יצא אחרי הזיכוי המוחלט שלו, אגב, בבית המשפט העליון, פה אחד, וזה היה לפני 20 שנה בערך או משהו, הוא אמר: תארו לכם שלי לא היה כסף, דמיינו לכם שהייתי אדם מן השורה, איפה הייתי גומר?

זמן לא רב אחר כך הוא קיבל פרס ישראל, כמדומני לכלכלה, לתעשייה וכו'. אז זה מה שאתם רוצים שיקרה פה? שהאנשים שהחליטו להיות עובדי ציבור, אנשי ציבור, להתעמר בהם? לנעול אותם, כמו שאמר פעם מישהו? הוא לא מאמין, אתה לא מאמין לדברים של עצמך. אתה משקר, מה זה קשור לציבור? זה קשור לעצמו.

זה קשור לזה שבגלל שהוא עובד ציבור, הציבור עובד אצלו.

אבל בגלל זה הוא לא הופך להיות לא בן אדם,

יש לו זכויות אדם,

יש לו מכרים, יש לו אזרחים מו השורה, אתה לא כתבת את החוק הזה.

זה מדבר רק על חברי כנסת, אפילו לא קראת את הפסיקה של ועדת האתיקה. קראתי היטב.

ובדיוק הפסיקה הזאת, אגב, גרמה לזה שבאופן אוטומטי, לאורך שנים, אנשי ציבור מוגדרים באופן אוטומטי כמושחתים. אין להם את הזכויות הכי בסיסיות של אנשים. אבל נותנים להם שם בדיוק את מה שאתה רוצה. תקרא מה כתוב.

אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אני מאחל לכם מכל הלב, שלא תגיעו

את זה אנחנו מתקנים היום. אין לו מה להגיד. הוא אומר: אני מתקן את זה.

אתה לא מתקן. שמישהו יעיר אותו.

בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל,

אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי, נגד ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת יואב גלנט,

גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני,

סימון דוידסון,

אבי דיכטר,

גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף, בעד יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, נגד יוסף טייב, בעד

בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן,

נגד מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, נגד אופיר כץ,

ישראל כץ, בעד רון כץ,

יוראי להב הרצנו, נגד מיקי לוי,

יריב לוין,

נעמה לזימי, אינה נוכחת אביגדור ליברמן,

יאיר לפיד,

סימון מושיאשוילי, בעד טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי,

שלי טל מירון, נגד יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו,

אבי מעוז, בעד שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ'

יבגני סובה,

צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק, בעד משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס,

איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, נגד מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

יצחק קרויזר,

שלמה קרעי, אינו נוכח אליהו רביבו,

רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת מזכיר הכנסת יקרא שוב בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) יעקב אשר, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, אינה נוכחת בנימין גנץ,

דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח נעמה לזימי, אינה נוכחת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח שלמה קרעי, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת פנינה תמנו, אינה נוכחת האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם קראו בשמו? בטעות חד"ש-תע"ל לא פה, אדוני

מחסן החלפים של הליכוד מוכיח את עצמו עוד פעם.

בינתיים, כשהוא סופר, אפשר לצעוק. לא, אני שואל, אני לא צועק.

החוק אישית לנתניהו,

אבל יש קיזוזים גם בצד שנגד, תענית אסתר. תבדוק גם בצד של האופוזיציה מי לא נמצא. זו באמת תענית. אולי אחשוורוש יעשה קמפיין במימון המונים.

אל תתגאה בחוק הזה.

איפה כל הבכירים שלך? הם דואגים למיליונרים ולא לאזרחי ישראל. והעיר שושן נבוכה. הינה ישראל, יריב. לא, חברי כנסת, איפה הם, אנשים חכמים.

איזה צהלה ואיזה שמחה. משפחת נתניהו צהלה ושמחה. חבר הכנסת כץ, תכף יש לך חוק להציג, שמור קצת את האנרגיות.

רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 53 בעד, 49 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק שירות הציבור (מתנות)

תרומה למימון הליך משפטי או טיפול רפואי וחובת דיווח), התשפ"ג 2023,

התקבלה בקריאה הטרומית ותעבור לדיון בהצעת החוק בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

היא תעבור לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. תודה רבה. לא, הוועדה המיוחדת. ועדת החוץ והביטחון. אל תיתנו כאלה רעיונות. אתם מבריקים היום. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא, הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון, הגבלה על העלאת דמי השכירות), התשפ"ג 2022, של חבר הכנסת רון כץ.

אוה, סוף-סוף חוק לאזרח. ולכן הוא לא יעבור. דווקא זה יכול להיות, גם לרון אתה מפריע? גם לרון אתה מפריע? אורנה, תעשי סדר בסיעה אצלכם. מפריעים לרון.

אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, היום אני מביא בפניכם חוק שיכול לסייע למיליוני אזרחים במדינת ישראל, אז אולי כדאי שתקשיבו. מי יודע, אולי אני אצליח לשכנע אתכם לעבוד בשביל הציבור הישראלי ולא רק בשביל אדם אחד, ואולי אני גם אזכיר לכם את הדיבורים הגדולים על משילות ויוקר המחיה והסדר החדש ועוד כל מיני הבטחות, איתך אני מתחיל,

אולי אני אשכנע אותך, ועוד כל מיני הבטחות שהבטחתם. אז מה בעצם החוק שאני מציג היום?

שאני מציג היום הוא חוק שחברי הקואליציה היו צריכים להביא, אני בטוח שזה חוק שינון אזולאי היה תומך בו, אני בטוח שזה חוק שסעדה היה תומך בו.

אני אפילו בטוח שזה חוק שאתה היית רוצה לתמוך בו.

הזה מדבר על פיקוח במחירי השכירות במדינת ישראל. אני לא יודע אם שמתם לב, אני יודע שאתם מאוד עסוקים לאחרונה בחוקים אקוטיים למדינת ישראל, אני יודע שאתם עוסקים יום וליל למען הביטחון הישראלי, שר הטיקטוק והפיתות ממציא עכשיו מידע מודיעיני שאף אחד לא ראה חוץ ממנו, אבל אני רוצה רגע לנסות לחבר אותנו: אנחנו נמצאים בכנסת ישראל, ואנחנו צריכים לעבוד למען אזרחי ישראל. ומה בעצם החוק הזה אומר? החוק הזה אומר, בואו ננסה לרסן את מחירי הדיור. חבר הכנסת מיכאל ביטון, זה חוק שאתה צריך להכיר ולאהוב, גם חבר הכנסת משה ארבל, שנמצא שם. תקשיבו לחוק, אולי אני אשכנע אתכם, כי הכנסת הזאת הפכה להיות לחותמת גומי של ועדת שרים. כל מי שמגיש חוק טוב,

אז אולי אנחנו נראה פה איזושהי חזרה בתשובה לקראת חודש אדר. אני חולק עליך, אבל בסדר. הממשלה תמכה במלא חוקים של האופוזיציה. אני רוצה לספר לכם משהו: מדד מחירי השכירות עלה בשנת 2022 ב-6.3, לרמה הגבוהה ביותר שלו משנת 2008. מחירי הדיור בשיא של כל הזמנים.

הייתה הממשלה בתקופה הזאת?

ואני שמח שאתה יושב פה, כי סוף-סוף מי שמנהל את העניינים מקשיב למה שאני מדבר. שר המשפטים, ראש הממשלה בפועל. תודה רבה, מי שמנהל את העניינים. ואני רוצה לומר פה משהו: בעיית הדיור היא לא בעיה רק של האופוזיציה, היא בעיה של מדינת ישראל. היום שוכרים לא יכולים להישאר בדירות שלהם. בכל שנה המחיר עולה, ואין לנו כלי אפקטיבי אחד בשביל לנסות לרסן את המחירים האלה. השארנו לראש הממשלה, אני אגיד לכם מה, אני לא יודע כמה מכם פה חיים בשכירות, אני יודע שהתעסקנו במשך ימים שלמים בלממן לא מעון אחד אלא שניים לראש ממשלת ישראל, אז כנראה החוק הזה לא ידבר אליו. אבל אולי הוא ידבר אליכם ואל הילדים שלכם ואל החברים שלכם ואנשים ששוכרים במדינת ישראל. השוכרים מתארים שוק פרוע, שוק שבו בעלי הדירות מעלים את המחירים בלי להתחשב בכלום. אין סנקציה אמיתית שמגינה על שוכר דירות בחוזה הקיים במדינת ישראל, כי במקרה הכי גרוע משלמים איזשהו קנס ומקפיצים את מחיר הדירה.

אחרי הרבה מאוד פניות ציבור. אחת הפניות נגעה לליבי במיוחד. זוג צעיר, משפחה צעירה, חיו בדירה שלהם במשך ארבע שנים, בנו את המשפחה שלהם, רשמו את הילד לגן, וקיבלו יום אחד הודעה: מחיר השכירות עולה מ-5,500 שקלים ל-7,500 שקלים. תחשבו על זה באחוזים, עלייה הזויה. ומה הם יכלו לעשות? הם ניסו קצת להתווכח, אבל כשמנסים להתווכח, בעלי הדירות אומרים לך: אני מבין לליבך, אבל יש רשימת המתנה של עוד ארבעה-חמישה אנשים, ולכן או שתשלם או שתצא. וזה בדיוק מה שהם עשו, יצאו. הם יצאו ועברו לשכונה אחרת, שכונה שבה הילד צריך לעבור לגן חדש, שכונה פחות טובה, דירה ישנה. אדוני היושב-ראש, זה קרה בפתח תקווה. זה קרה בשכונת אם המושבות בפתח תקווה. בשכונת אם המושבות בפתח תקווה כל זוג צעיר ששכר דירות כנראה כבר לא יכול לשכור שם דירות, אלא אם כן הוא מקבל עזרה מאיפשהו, ולצערי הממשלה הזאת עוזרת רק לאדם אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. אז אני אנסה לבקש מכם, לפנות ללב שלכם, לעזור לאותם זוגות, לעזור לשליש מהדירות במדינת ישראל; בשליש, מיליוני דירות, חיים בשכירות. אני יודע שיש פה איזושהי הנחיה, מצביעים אוטומטית, אבל אולי אם תרימו רגע את הראש ותסתכלו על האנשים האלה, היום בהצבעה אחת אתם יכולים לשנות להם את החיים. ומה אנחנו מבקשים פה בעצם? אנחנו מבקשים לפקח על חוזה הדירות, אנחנו מבקשים לאפשר חוזה ארוך טווח עם עלייה ידועה מראש, אנחנו מבקשים לאפשר חיים נורמליים במדינת ישראל. זה חוק הזוי, אני יודע. החוק לא מדבר על מתנות, והחוק לא מדבר על מטוסים, והחוק לא מדבר על כל הדברים שאנחנו עוסקים בהם במשך יותר מדי זמן. החוק הזה יעזור ל-27% ממשקי הבית במדינת ישראל. אני בטוח שמתוך ה-27% הללו תוכלו למצוא גם אנשים שיש לכם אינטרס לעזור להם, כי אני יודע שמאז שהחלטתם לפלג את העם, ואנחנו חיים בשבטים-שבטים, השבט שלנו לא מעניין אתכם, אבל אולי השבט שלכם צריך עזרה בשכירות,

אולי הם ישמעו את הדברים שאני אומר, ויגידו: רגע, הוא העלה חוק טוב. זה יכול להקל לנו את החיים. למה חברי הכנסת של הליכוד, ש"ס החברתיים, יהדות התורה, אני לא יודע כמה זה מעניין אותם, אבל למה הם לא לקחו את החוק הזה ועשו את אותו דבר בדיוק?

אני אומר לכם מפה: אני מוכן לוותר, שזה לא יהיה חוק של רון כץ, שזה יהיה חוק שלכם. אריאל, אתה רוצה את החוק הזה? קח אתה את החוק הזה. מישהו

אז הינה, אני מדבר איתך על מדינות אחרות. קטסטרופה בכל מדינה שבה ניסו את זה. הפרויקט הזה, המודל הזה, בא מהולנד. זה אחד המודלים המוצלחים ביותר. ויש עוד הרבה מדינות שזה עובד בהן. אז מה אם הוא בא מהולנד? מה המצב בהולנד? ואני מבין שאת הפריבילגים לא מעניין יוקר המחיה, ואני מבין שלא מעניינת אתכם השכירות.

ואני מבין שכשלכם יש בעיה, אתם משנים את החוק. שימו לב,

בואו נדבר רגע על חוק המתנות ששיניתם עכשיו.

אני רק רוצה להבין, את חוק המתנות כבר שיניתם עכשיו.

שיניתם עכשיו את האפשרות שהייתה בחוק, אתה יכול לשאול את חברנו, שיושב כמה שורות ממך. שיניתם את האפשרות לפנות לוועדת האתיקה בצורה מסודרת, איפה הוא?

אסור לאלמוג לדבר. עם סכום קבוע מראש, לחוק שנועד רק לאדם אחד. רק אדם אחד צריך לקבל את התרומות ההזויות האלה. היועמ"שית מתריעה שזה פתח לשחיתות. כל אדם בר-דעת שיושב פה מבין שאם עכשיו יעבירו לי או לכל מי שיושב פה מאות אלפי דולרים, כנראה תהיו מחויבים להם. כנראה תהיו מחויבים לבן אדם הזה.

אם מישהו ייתן לך עכשיו 270,000 דולר, כנראה תהיה מחויב לו.

ומי עוד דיבר על זה, יש למישהו עוד שאלות? מישהו חושב שאם מישהו לקח כאן מיליון שקל, לא תענה לו לטלפון? לא תדבר איתו? לא תעשה מה שהוא יגיד לך? גבול. זו הדרך.

חוק הלבנת הכספים שלכם. שיהיה ברור מה אתם עושים. אלה שרצים ליאיר לפיד מחו"ל, מה קורה איתם?

ולתת לו מיליוני שקלים. ואתם כולכם פשוט מצביעים בעד. כמו שיאיר, ואני שואל: איפה ההגינות הבסיסית שלכם? הרי זה לא ייגמר פה. איך זה מתחיל? זה התחיל מבקשה לעוד מעון, ואחרי הבקשה לעוד מעון זה המשיך לאיפור, אחרי האיפור זה המשיך לתספורת, ואחרי התספורת זה המשיך,

לבקשה לטוס רק במטוס 777, כי הוא המטוס היחיד שהופך להיות מיטה. וממשיך עכשיו לחוק שמאפשר לקבל מיליוני שקלים מאנשים פרטיים בלי שום פיקוח.

אתם כותבים את תיק נתניהו 4 היום, בחוק הזה. תודה רבה. יעלה ויבוא להשיב שר המשפטים וסגן ראש הממשלה חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה. קריאות: אבל אני נמצא יותר זמן ממנו. זה מה שמפריע? תתמקד בביטחון האישי.

קריאה: ועדת האתיקה,

חבר הכנסת כהן. השאלה אם היושב-ראש יבוא להצביע. חבר הכנסת אלמוג, בבקשה.

נא לפנות לאלמוג כהן. חבר הכנסת דוידסון.

בסוף אתה תגיע, בקצב הזה, לוועדת האתיקה. תעלו על שולחנות, זה משתלם, קריאה: אדוני היושב-ראש,

יוראי, טול קורה מבין עיניך. אני אכין צלחות לשבור בפעם הבאה. קריאה: למה לשבור צלחות? טברנה יוונית. עלית על שולחנות, נעשה טברנה. חבר הכנסת אלמוג. חבר הכנסת, תכבד את השר על הדוכן.

הפועל תל אביב ניצחה, אפשר להקפיא את המהפכה המשפטית. טוב, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חברות וחברי הכנסת, אין ספק שהרפורמה שאנחנו עושים כבר מביאה איתה תוצאות טובות, כפי שאמר חבר הכנסת נאור שירי כרגע. זאת לא רפורמה, יריב. היושב-ראש, אומרים שלא שומעים. מה אמרת?

אמרו לי שזה היה מעניין. אני אחזור. הינה, שומעים עכשיו? אז אני אומר, אין ספק שהרפורמה שאני מקדם כבר הביאה איתה תוצאות חיוביות, כפי שאמר חבר הכנסת נאור שירי, אבל זו רק ההתחלה. רק למען הדיוק ההיסטורי, ביום היחיד שלא היו דיונים בוועדת החוקה,

כלומר אם יש אלוהים, אבל נדמה לי שהייתה הצבעה,

לא. נדמה לי שהייתה. נדמה לי שהייתה.

אני מסכים שמוביל חבר הכנסת רוטמן, ואני משתדל לסייע לו איפה שאני יכול. אתה יודע, חבר הכנסת שטרן, אני מוכן לקרוא לזה רפורמת שטרן, רק שזה יעבור. הקרדיט לא משנה פה כלום.

העמיד אותי חבר הכנסת רון כץ בדילמה קשה, אני אומר לכם את האמת. אני בדרך כלל מורגל שהבעיה היא שלפעמים באות הצעות חוק טובות מאוד, רק לפעמים יש מציע שמסיבות כאלה ואחרות יש קושי לתת לו קרדיט שיקדם את ההצעה. פה נתקלתי בבעיה הפוכה: המציע, איך אומרים, הכי ראוי שיש, ואני הייתי באהבה גדולה תומך בחוק שהוא מביא, אבל אני באמת אומר לך, חבר הכנסת רון כץ, שאני חושב שהצעת החוק הזו היא פשוט לא טובה, והיא תגרום נזק לאנשים, לא כי יש לך כוונות רעות אלא כי אני חושב שההשלכות שלה בסופו של דבר תהיינה בדיוק הפוכות מהמטרה שאתה רוצה להשיג, ואני אסביר גם למה.

הצעת חוק מבקשת לקבוע בחוק השכירות והשאילה מנגנון שמגביל את העלאת דמי השכירות של דירות מגורים הן מבחינת עיתוי ההעלאה והן מבחינת גובה ההעלאה המותר. המנגנון הזה שמוצע הוא מנגנון מחייב, כלומר הוא לא נתון למשא ומתן בין הצדדים אלא יהיה מנגנון מחייב, ולפיו יהיה רשאי משכיר דירת מגורים להעלות את דמי השכירות בתום תקופת השכירות, אלא אם כן הוסכם אחרת, ובלבד שדמי השכירות לא יועלו בטרם חלפה שנה מתחילת התקופה שבעדה על השוכר לשלם דמי שכירות. עוד מבקשת ההצעה לקבוע כי משכיר יהיה רשאי להעלות את דמי השכירות בשיעור שלא יעלה על שיעור עליית המדד בתוספת מסוימת, ויש כאן הבחנה גם בין חוזה לתקופה קצרה משלוש שנים לחוזה לתקופה ארוכה יותר. מוצע לקבוע כי אם המשכיר גבה מהשוכר סכום עודף, השוכר יהיה רשאי לקבל את הסכום העודף מהמשכיר בתוך שישה חודשים מיום התשלום, לרבות בדרך של ניכוי מדמי השכירות וכו'. לכאורה זו באמת הצעה שובת לב, שלכאורה אמורה לייצר איזושהי תקרה להעלאת דמי השכירות, אבל אני חושב שיש בה, חבר הכנסת רון כץ, שתי בעיות יסוד שבגללן בסוף היא כנראה תביא תוצאה הפוכה מהמקווה. הבעיה הראשונה, אני חושב שיש כאן עניין עקרוני של התערבות מאוד מאוד קשה ואגרסיבית בשוק החופשי, וההתערבות הזו, בדרך כלל המציאות מלמדת, ואני חושב שגם אתם, לפחות כפי שאני מבין את התפיסה של סיעת יש עתיד, גם אתם תומכים בשוק חופשי, רוצים להוריד חסמים ולא להוסיף חסמים. אני חושב שהדבר הזה, כמו הרבה פעמים, בסוף יביא למצב שנקבל באופן מיידי עלייה דרמטית של מחירי השכירות, כי מה שיקרה, משכירים יבואו ויאמרו: תראו, אנחנו הרי לא יודעים מה יהיה המצב בעוד פרק זמן, ולכן אנחנו עכשיו נקבע דמי שכירות הרבה יותר גבוהים כי כובלים את ידינו מלהעלות. ומאחר שבלא מעט מקומות, למשל באזורי הביקוש המובהקים במרכז הארץ, יש עודף ביקוש לדירות שעולה בהרבה על ההיצע, הדבר הזה יביא כמובן באופן מיידי להעלאת מחירים מאוד מאוד משמעותית. ואני חושב שהדבר הזה הוא כמובן לא רצוי ודבר שהוא לחלוטין מזיק ומיותר, ואני בטוח שזאת גם לא הייתה הכוונה. דווקא זה קורה בעולם,

תשמע עד הסוף, חבר הכנסת סובה. סבלנות. שמע עד הסוף.

הכול שאלה של היצע וביקוש, ואני חושב שדווקא במקומות שבהם יש ביקוש דרמטי, אני אקרא לילד בשמו, אני חושב שלמשל בתל אביב הדבר יביא לעליית מחירי השכירות באופן דרמטי ובאופן מיידי. דבר נוסף, חבר הכנסת רון כץ, סביר להניח שהדבר הזה גם יעודד מציאות שבה אי-אפשר יהיה לחתום על חוזי שכירות ארוכי טווח,

בטח ובטח באזורי ביקוש, משום שהמשכירים, מטבע הדברים,

כי הם יגידו: למה לי לכבול את עצמי לשנים קדימה? גם היום הם לא רוצים, אפילו אני לא מציע.

אבל הדבר הזה בוודאי, לכן כשאתה מצביע על כך שהבעיה קיימת, אין ספק שלחוקק חוק שיעודד ויתמרץ עוד יותר הימנעות מחוקי שכירות ארוכי טווח, אני לא חושב שזה כדאי. אבל אני אומר לך איפה הבעיה הכי קשה בהצעת החוק הזאת,

וזו הנקודה השנייה, וחבר הכנסת יבגני סובה, אני חושב שכדאי שתשמע, כי פה הבעיה הגדולה. הרי מה יקרה? התוצאה של הדבר הזה, אם אתה תמנע ממשכיר לקבל בתום חוזה שכירות של שוכר את שווי השוק האמיתי של השכירות, כי הוא לא יכול להעלות את דמי השכירות לשוכר, התוצאה המיידית תהיה שהוא יוציא את השוכר מהדירה, לא יסכים לחתום איתו על חוזה חדש ויביא במקומו שוכר אחר.

חבר הכנסת כץ, אז אנחנו נמצא את עצמנו במצב שאני בטוח שאתה לא מתכוון אליו, שאנשים, מה שיקרה בסוף מהסיפור הזה: המשכירים ישכירו דירות לשנה, לא יותר משנה, ואחרי שנה פשוט יחליפו את השוכרים, ואנחנו נימצא במין מעגל כזה, שאנשים נאלצים לעזוב את הדירות, אין שום יכולת לחתום, לשוכר שמעוניין בזה, על חוזה שכירות לטווח יותר ארוך אלא אם כן הוא יהיה מוכן לשלם הרבה מעל מחיר השוק, וברגע שמסתיים לו חוזה השכירות, לא תהיה לו אפשרות להישאר בדירה, כי גם אם הוא מוכן לשלם יותר, המשכיר לא יכול, כי החוק הזה יאסור עליו. התוצאה תהיה שהמשכיר יגיד לו: אדוני, אני מביא שוכר אחר במקומך כי ממנו אני יכול לגבות מה שאני רוצה. חבר הכנסת סובה, זה הרי ברור. זה מאה אחוז מה שיקרה. מכיוון שאנחנו נמצאים, אני אומר שוב, במציאות של עודף ביקוש על היצע הדירות, התוצאה המיידית,

של הדבר הזה תהיה העלאה גדולה של דמי השכירות, תהיה הימנעות מחוזי שכירות ארוכי טווח והחלפה של שוכרים, שלא יוכלו להישאר בדירות גם אם הם רוצים ואפילו מוכנים לשלם קצת יותר לטובת הדבר הזה. כל זה תוך דבר, חבר הכנסת סובה, שאני בכלל נדהם שאתם, סיעת ישראל ביתנו, שכל מערכת הבחירות דיברה על שוק חופשי ועל לא להתערב, בכלל מעלים על דעתכם לתמוך בדבר כזה שתהיה בו התערבות בוטה, בוטה, בשוק החופשי ופגיעה מיותרת לחלוטין בחופש החוזים, לכבוד פורים. פגיעה קשה מאוד בחופש החוזים וביכולת לעשות עסקאות באופן חופשי במשק. ולכן, חברי חבר הכנסת רון כץ, אני חושב שאני גם מוכיח את זה כאן מדי שבוע, פשוט תביא רק הצעות טובות,

באהבה נעביר אותן. הדבר הזה, שכוונתו טובה, אני בטוח, פשוט יעשה ההפך ממה שרצית להשיג. ולכן כמובן ההמשלה מתנגדת להצעת החוק הזו, ונדמה לי שהנסיבות והסיבות הן ברורות לחלוטין. אני רוצה לנצל, חברות וחברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, את ההזדמנות הזו לאחל לכל בית ישראל, לכל עם ישראל, בארץ ובתפוצות, פורים שמח. חג שמח. ושיעבור עלינו החג הזה בשמחה, וגם בביטחון ובשקט. חשבתי שתודיע על הקפאה. שיהיה שמח.

אבל בסוף לא הכול קשור בה. חגי ישראל היו קודם, יהיו גם אחר כך. לפחות בחגי ישראל, אדוני היושב-ראש, אנחנו לא עושים שום רפורמה. פה אנחנו שומרים על המסורת, ושומרים עליה באהבה גדולה ובשמחה גדולה.

הממשלה מבקשת להתנגד. תודה רבה לשר המשפטים וסגן ראש הממשלה.

אתה רוצה להתנגד לברכה של השר או למשהו אחר? לא, אני לא מתנגד, אני רק מסביר. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היו"ר. קודם כול תודה לשר המשפטים על התשובה. אני לא מסכים, כי אני חושב ששוק הדיור הוא שוק שדורש פתרונות יצירתיים. אני חושב שאף אחד לא עוסק בזה. כנראה שזה לא נוגע אישית למי שיושב פה, אבל אני רוצה לספר לכם שזוגות במדינת ישראל בממוצע כל שנתיים נאלצים לעבור דירה, כי השכירות עולה. גם אני גר בשכירות. לא מדובר רק באזורי ביקוש, מדובר על המצב במדינת ישראל. יש מצוקת נדל"ן אמיתית. התעסקנו בזה בממשלה הקודמת, והתחלנו הרבה יותר התחלות בנייה. עשינו מעשים אמיתיים בשביל לטפל במשבר הזה, שבאמת משפיע על מדינת ישראל. לצערי, בממשלה הזו אף אחד לא מתעסק עם זה. אז גם אם החוק הזה לא מושלם, הוא התחלה טובה. אני אומר לכם: קחו אותו. רוצים לשפר את המנגנון? לעשות שהחוזה יהיה פחות קשיח? יותר קשיח? יש חברי כנסת חברתיים פה בבית הזה, קחו את החוק הזה מתנה ממני, תקדמו אותו. תעשו את זה בשביל הדור הצעיר במדינה הזאת, שגם ככה לא רואה עתיד, כי מה שנשאר לנו פה בחודשיים שאתם ממשלה זה לפחד ללכת ברחוב, זה להתעסק כל היום בראש ממשלה שדואג רק לעצמו.

והכי חמור שיש זה גם להאשים את האנשים הכי טובים במדינת ישראל, שיוצאים בכל שבוע, ונאמר לכם שלא נקבל את העובדה שאתם קוראים להם "אנרכיסטים", "בוגדים" ועוד כל מיני מילים כאלה. אז אולי רגע נעצור, נבין שאתם טועים.

נבין שאתם טועים, כי אתם טועים, ונפסיק להסית נגדם. אני שמח שהשר לביטחון לאומי נמצא בבית הזה. זו פעם ראשונה אחרי הרבה זמן שאני רואה אותך.

אז אני רוצה לומר לך בצורה הכי ברורה שיש, רון,

תפסיק להסית נגד המפגינים. הם האנשים הכי טובים בחברה הישראלית. תפסיק להמציא חומר מודיעיני שרק אתה רואה, כי הוא לא קיים. אתה לא תקרא להם "בוגדים"; הם לא אנרכיסטים, הם האנשים הכי טובים שיש. הם אנרכיסטים כמו שאתם BDS. ואני לא יודע מה קרה מהרגע שנכנסת לחמ"ל עד הרגע שיצאת מהחמ"ל, ולמה המשטרה פתאום קיבלה איזושהי הנחיה לנהוג בהם ביד קשה. אז אני רוצה להגיד לך משהו: אני לא מאשים את השוטרים, אני אוהב את השוטרים. אתה הופך את המשטרה לפוליטית. כל יום, כל יום, המשטרה הופכת להיות יותר פוליטית בגללך.

אתה הורס את משטרת ישראל.

למרות שאתה מתיימר להיות שר המשטרה,

טיקטוק,

אני רוצה לתת לך עצה ממי שאולי עשה דבר בחיים שלו: תלמד את המערכת קודם, תהיה צנוע. אין לך מה לחפש בחפ"ק, יש מפכ"ל. אתה רוצה לומר לו משהו? תקרא לו לפגישה, תתייעץ איתו. אני יודע שזה מצחיק אותך, כי המפכ"ל זה מי שאתה מזלזל בו יום-יום.

אני מפה אומר לך: אנחנו מעריכים את המפכ"ל ואת כוחות הביטחון.

ואם לא ראית, בדיוק לפני 20 שניות, תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. גורם בכיר במשטרת ישראל אומר שאין שום מידע מודיעיני, ואומר שאתה משקר. זה מה שהוא אומר. זה מה שהוא אומר, וזאת האמת.

הגיע הזמן שמישהו יגיד לך את זה בפנים: אתה לא מפחיד אף אחד במדינה הזאת, אתה תוחלף, והרפורמה הזאת לא תעבור. תודה רבה לחבר הכנסת רון כץ. חברי הכנסת, חברי הכנסת, קצת דרך ארץ. רון, יאיר מצביע בעד? חבר הכנסת אלמוג כהן, אל תעלה בדציבלים.

אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה אלקטרונית.

שחוק התרומות למושחת, זה בעד. העיקר הנתניהוז קיבלו, ההצעה להעביר לוועדה את הצעת חוק השכירות והשאילה (תיקון, הגבלה על העלאת דמי השכירות),

לא נתקבלה. זה לא עובד כאן. השר בן גביר אומר שלא עובד במקום, מי רוצה להוסיף? רון, איפה יאיר?

זה מנהיג?

רון, איפה המחנה הממלכתי? למה הם החרימו אותך?

אם כן, רבותיי חברי הכנסת, 29 בעד, נגד, 48, בתוספת קולו של השר איתמר בן גביר, אתה גם לחצת? רגע, גם השר כץ.

יאיר.

הם מקבלים פטור מארנונה לשלוש שנים,

ואז מתפלאים: למה אין שטחים לבנות? כל השטחים, באמת, אנחנו מכירים את זה בנוף הישראלי. אבל ממשלה וקואליציה שלא דואגת לאזרחים לא תעביר את החוק החשוב הזה, ולכן אין טעם לנסות לשכנע אתכם, חברי הממשלה והכנסת. אפס ציפייה יש לי מכם. אתם יודעים, אתמול, כשעזרתי לילדים שלי להתחפש לפורים, עצרתי לרגע וחשבתי: איך תיראה מדינת ישראל שהם יגדלו אליה, טובה יותר. אם ההפיכה המשטרית שלכם חס וחלילה תעבור, וישראל שלנו תהפוך לדיקטטורה ביביסטית וכהניסטית? אני חייבת להודות שהמחשבה הזאת שברה לי את הלב. אפשר להגיד שאני גדלתי בנוער הליכוד וביישוב מעלה ישראל שליד ברקן. עבדתי במצודת זאב, עבדתי בצוות של נתניהו, אבל נתניהו של פעם, לא נתניהו הזה, שהשקר הפך להיות לו לדרך חיים. 30 שנה אני הייתי בליכוד, ואף אחד, אף אחד מלהקת המעודדות בכת הביביסטית הזאת, לא יכול להטיף לי על ערכי המחנה הלאומי, מחנה שעבר השתלטות קיצונית, שכולה מובלת על ידי בן אדם אחד, אדם שכדי לברוח מהכלא מוכן להחריב את ישראל היהודית והדמוקרטית.

השותפים שלו מהכנופיה הכהניסטית והביביסטית, שכמוהו לא מקבלים את ערכי הדמוקרטיה ושלטון החוק, ועבורם יהודי, עבורכם, אגב, עבורכם יהודי הוא אחד ששורף בתים של ערבים

עבורכם, שלטון הדוצ'ה מקיסריה חשוב יותר מכל ערך אחר. אנחנו ברגע האמת, וישראל חייבת לנצח את ביביסטאן כי נתניהו של פעם כבר לא קיים. נשאר רק מוסו-ביבי, וסביבו הפשיזם הביביסטי, הכהניסטי. תגידו, איזו מדינה אתם רוצים להקים לנו? כמעט חצי מהממשלה שלכם בכלל לא מאמין בשלטון החוק. אתם לא מאמינים בכלל במגילת העצמאות. כמה מכם היו חותמים היום על מגילת העצמאות, חברי הקואליציה וחברי הממשלה? וזה מראה בדיוק איזו מדינה אתם רוצים שתהיה כאן, פשיסטית,

עם גרסה מעוותת של היהדות.

הומופובית, שוביניסטית. ועל כל זה מנצח המוסו-ביבי הזה שלכם. הוא לא חי בכלל את החיים של אזרחי מדינת ישראל.

בגלל זה גם עכשיו עשו לו את חוק המתנות,

למה שהוא ישלם על העבירות שהוא עשה כנגד הציבור? שהציבור ישלם עבור המשפט שלו. אם הוא כבר גנב, אז שהציבור גם ישלם על זה פעמיים. הגיוני סך הכול. האיפור שלו ממומן על ידי הציבור, הסיגרים, השמפניות, המתנות, החליפות שממומנות על ידי כל המיליונרים האלה שלו. הגוונים.

ההלוואה היחידה שהוא מכיר היא הלוואת שיער סגול בזמן שהציבור נשאר קירח גם מכאן וגם מכאן. ועבורו המדינה זה הוא. כל השאר הם או נתינים או בוגדים, לא יהודים מספיק, לא ציונים מספיק, טרוריסטים. כי זה מה שהפשיזם עושה, ותמיד עשה, הופך לבוגדים את אלה שיכולים לעמוד לו ולעצור בעדו. אז יש לי חדשות בשבילכם,

לא תשתיקו אותנו ולא את המחאה. אנחנו נילחם בכם ובדוצ'ה שלכם ובפשיזם המסוכן שלכם, אנחנו נילחם על החירות שלנו, אנחנו נילחם על עתיד הילדים שלנו, אנחנו נילחם למען הציונות, אנחנו נילחם למען היהדות השפויה ואנחנו לא נעצור ואנחנו לא נפחד ואנחנו לא ניתן לישראל להפוך להיות ביביסטאן. אנחנו ננצח

יפה מאוד. תודה רבה, חברת הכנסת מיכל שיר. יעלה ויבוא שר המשפטים. שר הפנים. השר מיכאל מלכיאלי, ממלא מקום שר הפנים, השר לשירותי דת. השר לשירותי דת. הוא לא שר הפנים?

ממלא מקום, הוא לא שר. אתה יודע שכשאחשוורוש כינס סעודה, הביא את כולם, 127 מדינה, אתה יודע מה המשמעות של זה? הוא היה מלך, הגמרא אומרת: שלט בכיפה על כל העולם, 127 מדינה. יש מדרש, המדרש מספר שכשהגיעו כל המלכים, הנשיאים, והתחילו להתקוטט ביניהם מי ישב ראשון, מי ישב שני, מה אחשוורוש עשה? הרג את כולם, הוא אמר: פה אני בעל הבית, אני שליט יחיד. אין דמוקרטיה, אין שום דבר, פה אני בעל בית יחיד. אבל אנחנו בכנסת ישראל, אנחנו פה ביום פורים באים לומר שגם אנחנו דורשים דמוקרטיה אמיתית. ודמוקרטיה אמיתית, אתה יודע מה זה? כשמישהו בא להשיב על תשובה, צריך להקשיב לו.

נענה להצעה שמיכל העלתה. בוא תסביר לאזרחי מדינת ישראל למה מבנים נטושים נשארו נטושים.

אני הקשבתי לכל מה שאמרת, את יודעת,

את דיברת בנאום שלך,

דיברת דקה, מה המהות של החוק? דיברתי על מהות החוק. רון כץ דיבר שבע דקות על החוק עצמו. אתם מתנגדים לו. אתם מתנגדים לו. אבל תסבירי את החוק.

למה לעשות משהו טוב למען אזרחי מדינת ישראל?

יותר קל לגנוב מהם. יותר קל. השר, בבקשה. הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק). הצעת החוק שבנדון מבקשת לערוך שינויים בהסדר שנקבע בסעיף לפקודת העיריות לעניין פטור מתשלום ארנונה לנכס שנהרס או ניזוק במידה שלא ניתן להשתמש בו.

כפי שיפורט להלן, על מנת להביא בעקיפין להרחבת היצע הדיור. לא מעניין אותך.

צמצום תקופת הפטור והגדלת התמריץ להשמשת דירות. בעבר קבע סעיף 330 לפקודת העיריות כי נכס שנהרס או ניזוק במידה שלא ניתן להשתמש בו, יהיה פטור מארנונה לחלוטין. בשנת 2012, על רקע המלצות בנושא שנכללו בדוח ועדת טרכטנברג,

סעיף 330 לפקודת העיריות, כך שמאז הוא קובע כלהלן, וכו' וכו'. הצעת החוק הנדונה מבקשת לקצר את תקופת הפטור הראשונה לשנתיים בלבד, ולאחר מכן וכו'. אני רוצה לומר דבר תורה לפורים, רבותיי. לא, לא, לא.

ראיתי שבדבר תורה היית יותר קשוב.

אני רוצה להגיד לך משהו, חבר הכנסת דוידסון.

חבר הכנסת דוידסון, אני רוצה להגיד לך.

רגע, רגע. חבר הכנסת דוידסון, חבר הכנסת

השר מלכיאלי,

אני רוצה להבין את התשובה. הוא מהמבינים ביותר כאן במשכן בנושא תכנון ובנייה. מלבד היותו חבר מועצה בעיריית ירושלים,

אז הוא בטוח יצביע בעד. הוא הגיש חוקים בנושא תכנון ובנייה ובנושא תמ"א, מבנה נטוש. למה מבנה נטוש לא צריך לשלם ארנונה? להגיד שהוא לא יודע מה הוא קורא זה קצת צביעות,

למה מבנה נטוש לא צריך לשלם ארנונה?

לא, לא דיברתי, חבר'ה, בואו תשמעו.

אתה יודע, רגע, שנייה. מלכיאלי,

תקשיב. כמה אתה מדבר, נו מה? תקשיב. תקשיבי גם את, תיהנו מזה. בחז"ל יש הרבה אזכור לחג פורים, לחג חנוכה, לחגי ישראל בכלל. כמעט שאין אזכור לצעצועים בחז"ל, משחקי ילדים לא מוזכרים בכלל.

בסוף, חלק מהמורשת זה האבא שמחנך את הבן, מחנך את הנכד. רק בשני מקומות בגמרא מוזכר סיפור של צעצועים: אחד בפורים, איך נקרא הצעצוע? כנף ציון.

יפה מאוד. בחנוכה יש צעצוע אחר, שנקרא, סביבון.

גם הסביבון וגם הרעשן, מה הם עושים? מסתובבים.

מה ההבדל בין הרעשן לסביבון? אני יכול לענות? שאת הרעשן מסובבים מלמטה, ואת הסביבון מסובבים מלמעלה. אתה יודע למה? אני אגיד לך למה: חג פורים,

היום בלילה תלך לשמוע את המגילה, כל נס פורים היה נס נסתר. במקרה, המן כעס על, כמו שקורה לביבי, גם אצלו זה נס נסתר.

במקרה המן כעס, אחשוורוש תלה את ושתי, מרדכי שמע, הכול דברים נסתרים. תסתכל לכיוון הזה, אנחנו רוצים לשמוע.

גם פה צריכים תשובה, לא רק פה. גם פה צריך. כל נס פורים, רבותיי, היה, רבותיי, אנחנו רוצים לשלוח מכאן ברכות לבועז טופורובסקי, רפואה שלמה. אמן.

אז בפורים הכול היה נסתר,

הכול היה פה. הוא ראה אותו, הוא כעס עליו. מרדכי במקרה שמע, המן במקרה ראה. הכול היה כך. חנוכה, כל הנס היה מלמעלה. הכול היה דברים שמימיים. מעטים ניצחו את הרבים, מה זה קשור לחוק של מיכל שיר?

רגע, כבר המבנים, כפרה, נגיע גם לשם.

ובכן, כששכנעתי שם תעדכנו אותי.

אבל, אפילו בצלאל לא מבין, סימון,

אין לכם סבלנות,

היות שבחנוכה כל הנס היה מלמעלה, אתה יודע מה? לכן מסובבים את הסביבון מלמעלה, כי כל הנס, מהותו מלמעלה.

אם אתה מסובב את הסביבון הפוך, הפוך,

אבל פורים, היות, זה כמו הממשלה הזו.

אתה סובבת אותנו עכשיו מלמעלה ומלמטה, אני מסובב מלמטה, היות ובפורים כל הנס היה מלמטה, בוסו,

למה את באה להתנגד? את צריכה להשיב.

כי הגמרא אומרת, לעתיד לבוא כל החגים יתבטלו, חוץ מחנוכה ופורים, לא פסח, לא

פסח, לא, לא יהיה כלום. חוץ מחנוכה ופורים, לא יהיה כלום.

עכשיו אפשר להגיע למבנים נטושים ופטור מארנונה? טוב, אתה רוצה מבנים נטושים?

אני יכול לענות לך למה אני חושב להתנגד כמי שבאמת בתכנון ובנייה? כמה זמן לוקח להוציא היתר בנייה, מיכל? מיכל, כמה זמן לוקח להוציא היתר בנייה, את יודעת? להוציא היתר בנייה,

אם אתה עונה על החידה שלי אני מצביע בעד,

שבסופו של דבר לא יצליח, הוא ישלם ארנונה עכשיו. אני חושב שזה לא ראוי,

צריך לתקן קודם כול את המסלול הזה ואחר כך לחייב. אני שואל אותך חידה: איפה במגילת אסתר מוזכרים מבנים נטושים? מה? איפה במגילת אסתר מופיעים מבנים נטושים, אתה יודע? אני אגיד לך איפה.

כשאחשוורוש פינה את המן מהבית שלו, הבית היה נטוש, אבל אחר כך מרדכי היהודי נכנס לשם, במשך שנים גם בלפור היה נטוש, עד שברוך השם, בנימין נתניהו ייכנס לשם, בעזרת השם. איזה בית? עוד אחד?

לא יכול להיות עוד בית.

זה תמיד בנימין נתניהו, רגע,

מסתבר שגם החוק הזה,

הוא נגד הממשלה, שהוא ישלם ארנונה על הבית הנטוש בבלפור. נגד המגילה. איפה עוד מופיע, עכשיו נפל האסימון, מיכל. לא הבנתי מה לך ולמבנים נטושים. הינה, מבנים נטושים. קיבלתם את הפאנץ'. חבר הכנסת בוסו, אפילו אני לא חשבתי על זה, לא חשבת על זה.

שאני רואה שמר שירי רוצה באמת לשמוע,

נתיבי איילון, נפתח לגופה של ההצעה שבנדון: נציין כי היננו סבורים כי אין מקום לתמוך בסייג המוצע בהצעת החוק שבנדון, שלפיו תוקנה סמכות לשר הפנים לקבוע סוגי בניינים אשר יהיו פטורים מתשלום כאמור, כמו גם הסמכות אשר מוצע ליתן לרשות המקומית להאריך את תקופת הפטור מקום שבו הוכיח הבעלים על נכס שעשה כל אשר בידו על מנת להשיב את המבנה להיות ראוי למגורים במהלך התקופה האמורה. הדברים נאמרים לאור הקושי הצפוי ביישום הסמכויות האמורות, הן במישור העיוני והנוגע לקביעת העקרונות ליישומו, ויתר על כן, פה הפאנץ'. איזה פאנץ', אתה אפילו לא יודע מה אתה אומר.

במישור המעשי, המעשי, תחזור לרעשן, עזוב את זה.

ויתר על כן במישור המעשי שנוגע לבקשות לגבי מחזיקים ונכסים ספציפיים, אני מגיע לנקודה, שכן קיימת הנחה סבירה כי מרבית בעלי הנכסים יפנו לרשויות בבקשות פטור או לחלופין לשר הפנים בבקשה להחרגה של סוגי הבניינים באופן שיוביל להצפה בפניות מסוגים אלה תוך סרבול התהליך ופגיעה בתהליך אשר ביסוד ההסדר המוצע. נוכח האמור,

שירי, אתה לא, נשבע לך, אתה לא מסכים עם מה שאתה קורא. אל תישבע על מה אני מסכים ועל מה לא.

נוכח האמור, סיימנו, ובשים לב למונח על הפרק מוצע להתנגד להצעת החוק. תודה רבה לשר, ממלא מקום שר הפנים, השר מיכאל מלכיאלי. תשיב על התנגדות הממשלה חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. מסתבר שחבר הכנסת טופורובסקי עוקב אחר הדיונים, אז אני רוצה לא רק לאחל לו רפואה שלמה, אלא לאחל לו פורים שמח. אתה באמת חסר לנו במליאה. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. שמענו פה על, בנימה יותר, אנחנו בפורים, שמענו פה על רעשנים, שמענו פה על סביבונים, שמענו פה על המון דברים. אבל אני חושבת שחברי הקואליציה התבלבלו, אנחנו באמת לא מדברים על המעון בבלפור, הוא לא מבנה נטוש, הכול בסדר, החוק מחריג שיפוצים וכו'. גם לא מדברים על שאר מעונות ראש הממשלה שאנחנו מממנים מכיסינו הפרטיים,

גם על זה החוק לא מדבר. החוק מדבר על לבוא ולהקל על אזרחי מדינת ישראל, כי יש שטחים עצומים בירושלים, בחיפה, עם מבנים נטושים שאנחנו מכירים כי הם חלק מהנוף הישראלי, שאף אחד לא משלם עליהם ארנונה. מישהו צריך לממן את השחיתות שלכם. אתם צריכים להבין את זה. זה לא כסף יש מאין.

מבזבזים כספי ציבור, אתם גונבים הלכה למעשה מהציבור, מישהו צריך לממן את זה. ומה שאנחנו אומרים הוא שעל מבנים נטושים יתחילו לשלם ארנונה. מה הסיפור? מה החברים שלכם רוצים לעשות?

כמה מהחברים שלכם רוצים לעשות כסף על מס השבח על חשבון אזרחי מדינת ישראל, כי הדרך היחידה לא לאשר את הצעת החוק הזו היא רק בגלל שכנראה יש איזשהו אינטרס למישהו, כנראה אתם רוצים להשביח נכסים מסוימים שעומדים נטושים 10 שנים, 20 שנה, במדינת ישראל, ואתם פשוט לא מעוניינים שהחברים שלכם ישלמו על זה ארנונה. זו הצעת חוק חברתית, אבל מממשלה שלא עשתה כלום למען אזרחי מדינת ישראל ושום דבר להורדת יוקר המחיה, אפס ציפייה. יש אפס ציפייה מכם.

אתם יודעים,

גם כמישהי שהגיעה מהתנועה הזו, שפעם הייתה נורמלית, אני כבר

אולי בחולשתי אני עדיין קצת מצפה, ומתאכזבת בכל פעם. אתם ממשלה שמאכזבת את אזרחי מדינת ישראל. התשובות שלכם הם לעג לאזרחי מדינת ישראל, סביבונים, רעשנים, בסוף אתם צריכים להסביר לאזרחי מדינת ישראל למה אתם גונבים מהם, למה אתם אוכלים ושותים על חשבונם הלכה למעשה, ולמה אתם לא מאשרים חקיקה שיכולה להכניס עוד כסף לקופת המדינה ולפתוח שטחים שאפשר לבנות עליהם בתים, כדי שהם והילדים שלהם יוכלו לקנות כאן דירות. בושו והיכלמו. תודה רבה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק), התשפ"ג 2022, של חברת הכנסת מיכל שיר סגמן. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית, הצבעה.

לוועדה את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק), התשפ"ג 2022, לא נתקבלה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת,

למי שמסיים את היום הזה בדיוני המליאה אנחנו רוצים לאחל חג פורים שמח, כי כרגע הצעות החוק בגיוס הסתיימו. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים)

התראת חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ),

של חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. זו הנמקה מהמקום. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אני רוצה להציע את הצעת חוק התקשורת, כאשר המטרה היא, אדם שנקלע למצב שהוא נמצא בארץ והוא מצלצל בטעות בחיוג דרך חברה שהוא לא מנוי בה או שאין לו חבילה, השיחה עלולה לעלות לו הון עתק. גם כשאדם נמצא בחוץ לארץ וקונה חבילה, החבילה הסתיימה, או שהוא מצלצל ממספר שהוא לא נמנה עליו, הוא יכול לקבל חשבון הביתה של 1,000 שקל, 200 שקל, 500 שקל ואפילו 5,000 שקלים, אם הוא נמצא בחוץ לארץ ולא ידע. כדי למנוע טעויות כאלה אנחנו רוצים להעביר חוק שיגיד שספק מורשה לא יאפשר למי שאינו מנוי שלו, מבלי שיודיע לו מראש על הקו, להשמיע התראה אודות החיוב החריג שהוא עלול לקבל על השיחה. רק אחר כך שיאפשר את השיחה.

תודה רבה. תעלה ותשיב השרה גלית דיסטל, בבקשה. חבר הכנסת מיקי לוי, אתה מתנגד לאחר מכן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, התראות חיוב בהתקשרות לחוץ לארץ), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אייכלר, היא הצעה ראויה, ואני מברכת אותו על היוזמה. הצעת החוק מבקשת לקבוע כי ספק מורשה הנותן שירותי בזק בין-לאומיים יחויב להתריע בפני צרכן שאינו נמנה עם מנוייו על אודות תעריף השיחה לחו"ל טרם ביצוע השיחה על ידי הצרכן. לפי דברי ההסבר, צרכן שאינו מנוי על שירותי ספק מורשה שבאמצעותו הופעל קוד ההתקשרות מחויב בתעריף לקוח מזדמן, ורק עם קבלת החשבוניות הוא נחשף לתעריף החיוב. מטרת הצעת החוק,

היא להבטיח שקיפות ולגלות מידע בפני צרכן שאינו מנוי של ספק מורשה טרם ביצוע השיחה. מדובר בצעד מבורך וצרכני, שאני בוודאי תומכת בו. יחד עם זאת, כפי שהוסבר למציע, חבר הכנסת אייכלר, משרד התקשורת צריך לקיים בדיקות נוספות לגבי היקף המקרים והעלות של הדרישה, ובכל מקרה אנחנו מאמינים שבנושא כזה יש לשמור על גמישות רגולטורית מרבית ולקבוע זאת, אם יוכח הצורך, בתקנות או ברישיון המפעילות. יש לציין כי לפי עמדות חברות הסלולר, תקשורת לחו"ל כיום אינה פעולה שעלולה לגרום לחיוב לא רצוני. לטענתן, מנוי המחייג לחו"ל, נדרש למספר פעולות יזומות לצורך ביצוע והשלמת השיחה הבין-לאומית, ולכן הוא מודע מלכתחילה לעלות השונה. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה לתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית, בכפוף להסכמה של משרד התקשורת ומשרד האוצר ובתיאום מלא עם משרד התקשורת, כאשר בזמן הקרוב משרד התקשורת יקיים את הבדיקות לגבי הצורך, התועלת והעלות של הצעת החוק והאופן הטוב ביותר לקבוע אותה, בתקנות או ברישיון. אם המציע מסכים להחלטה של ועדת שרים לחקיקה לגבי תמיכה בטרומית בכפוף להמשך בתיאום מלא והסכמת משרד התקשורת, אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעה.

תודה רבה לשרה. מקובלת עליך עמדת הממשלה. אם כך, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה. ההצעה להעביר

אני מתנצל. אתה היית אמור להתנגד. אם כך אני קובע, 19 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. יש עוד חוק. יש עוד שניים. לחוק הבא יש שני מתנגדים, אתה ועוד אחד. אני רוצה עכשיו. יש לי סמכות לתת לו לדבר? בבקשה, כבר עלית. זו טעות שלי, הוא היה צריך, כמו שר הפנים.

אדוני היושב בראש, אני עולה לכאן, חברים, אני מבקש שתקשיבו, אני עולה לכאן כדי להרים דגל אדום. סליחה, סליחה, אני לא השלמתי. התכוונתי שהצעת חוק התקשורת התקבלה והיא תעבור לדיון בוועדת, הכלכלה. העבודה. לוועדת הכלכלה, אתה אמרת רווחה, זה יעבור לוועדת הכנסת לשם קביעת ועדה. רצית שזה לא יבוא אליך.

זה חוק שצריך להיות בכלכלה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. תודה רבה, למרות שהלכה דקה, אני אספיק. אדוני היושב בראש, אני עולה לכאן כדי להרים דגל אדום. אדוני שר המשפטים, מכיוון שאתה חבר בקבינט הביטחוני-מדיני, אני מבקש, אני יודע שאתה אדם מוכשר, אתה יכול גם להסתכל בפלאפון וגם להאזין לי, וכדאי שתאזין לי. אני אומר לכם, אני עולה לכאן כדי להרים דגל אדום לגבי השר לביטחון לאומי, שר הטיקטוק והפיתה, דון קישוט שנלחם בסטנדים של בגדים בשוק בחברון, האיש שמימיו לא ניהל דבר, גם לא חנות מכולת, האיש שמעולם לא לבש מדים, שטוען כי 30 שנה השמאלנים לא רצו לגייס אותו, השר שתופר לעצמו מודיעין כאילו עומדים לבצע רצח גם בשב"כ, גם במשטרה, אין מכירים מודיעין מן הסוג הזה. איזה צחוק, איזה בדיחה, שר הטיקטוק והפיתה, דון קיחוטה, דון קיחוטה. קצפו של השר, שר הטיקטוק, יצא על כך שהר הבית סגור למבקרים במשך עשרה ימים בימי הרמדאן, נוהל שקיים עשרות שנים, נוהל שסוכם עם הירדנים. הנוהל הזה, שמכבד את הדת המוסלמית, מביא לכך שלא יסוכנו חיים ולא יציתו את השטח, על הנוהל יצא קצפו, והוא דורש לפתוח את הר הבית למבקרים בעשרת הימים האלה, זה היה נהוג שנים רבות.

שר הטיקטוק דון קיחוטה נותן הוראה לבצע הריסות בימי הרמדאן. אני הייתי שם הרבה מאוד שנים, תאמינו לי,

אין לאף אחד בבית הזה, כולל הקבינט הביטחוני-מדיני, הניסיון שצברתי במשך 18 שנה במגוון תפקידים במקום הזה. בימי הרמדאן הימים הם ימים מאוד מאוד רגישים. כל גורמי הביטחון,

צה"ל, משטרה, מזהירים כי אם ירושלים תוצת, כל יהודה ושומרון תוצת. פירומן מצית אש, חסר אחריות, האיש המסוכן הזה יגרום, חלילה, לאירוע אזורי על רקע דתי. אני אומר לממשלת ישראל, לראש הממשלה: שירתי במקום הזה עשרות שנים, אני מכיר הכול, מכיר כל אבן, מכיר את כל הרגישויות, את כל השיחות מול הווקף, מול הירדנים, במטרה להרגיע. אל תגידו "לא ידענו", אדוני שר המשפטים. אתם לא רק נותנים בידי פירומן את האחריות, אתם גם נותנים לו את הגפרורים להדליק את השטח. אני מזהיר את ממשלת ישראל, כן, אדוני, מידע אישי אני מזהיר אתכם: אם אתם תיתנו לפירומן הזה לבצע את מה שהוא רוצה, לבצע הריסות בימי הרמדאן, תודה רבה, תודה רבה.

עליתי ועשיתי עוד פעם שלוש דקות,

אין בעיה,

ניסיתי לכבד אותך ולא להגיד לך כלום, אבל אני צריך להעביר עוד שני חוקים עד השעה 14:00. כשמישהו מתנגד,

לא. שלוש דקות. תשאל את היושב-ראש הקודם.

אני שואל אותו, הוא מאשר את זה. אני אומר עוד הפעם, אדוני שר המשפטים, קח אחריות, בנפשנו הדבר. אתם תציתו את ירושלים בגלל שהפירומן הזה, נתתם בידיו גפרורים. יש עשרה ימים שבהם עשרות שנים הר הבית סגור למבקרים, אסור לפתוח אותו, יש לכבד את הדת המוסלמית. את הוויכוח תשאירו בצד. ולקיים הריסות בתים בימי הרמדאן זה מסוכן. שב"כ, צה"ל, משטרה מזהירים בעניין הזה. אני עכשיו מתחנן אליך, אדוני שר המשפטים,

בנפשנו הדבר, הבא את הנושא לידיעתו של ראש הממשלה, הבא את הנושא לקבינט הביטחוני-מדיני, אל תאפשרו לדון קיחוטה, שר הטיקטוק והפיתה, להבעיר את השטח, והכי חמור, על רקע דתי.

אנחנו עוברים להצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון, זכאות לתגמולים ולפיצויים לפי חוק אחר),

של חברת הכנסת שרן מרים השכל,

להצעת חוק זו הוצמדה עוד הצעת חוק, של חברת הכנסת שרון ניר.

לא חבל, ככה, שלא לנצל את ההזדמנות?

שלום, חבריי חברי הכנסת. אנחנו נמצאים היום בתקופה של גל פיגועים וטרור, שאותו אנחנו חווים ושאזרחי ישראל חווים בצורה הקשה ביותר. לאחרונה קבע בית המשפט כי הרשות הפלסטינית תישא באחריות נזיקית לכל פיגוע שבגינו היא משלמת משכורת למחבלים.

אותו בית משפט שאתם קוראים לו ומרבים להגיד כמה הוא שמאלני ופוגע בביטחון המדינה. אבל החוק הנוכחי מחייב את נפגעי פעולות האיבה להחזיר לביטוח לאומי את מלוא התגמולים שקיבלו על מנת לקבל את הפיצוי הזה מהרשות הפלסטינית. המצב הזה הוא פשוט אבסורדי.

למעשה, יש תמריץ שלילי לנפגעים, לאנשים שנפגעו בפיגועים ולבני משפחותיהם, לבוא ולתבוע פיצויים כנגד הרשות הפלסטינית בגין פשעים שנעשו להם ולבני משפחותיהם. המצב הזה לא תקין מוסרית בשום פנים ואופן. הצעת החוק הזו, העומדת בפניכם היום, מתקנת את העוול הנורא הזה ונותנת לנפגעים כלי נוסף למאבק לצדק. על מדינת ישראל ואזרחיה להיאבק ברשות הפלסטינית, שמעניקה פרס כספי בעבור רצח יהודים. היא דוחפת את המחבלים אל הפיגוע הבא, פשוטו כמשמעו. חובה להרתיע את המחבלים במאבק בטרור, והחוק הזה ירתיע את המחבלים וירתיע את הרשות הפלסטינית. החוק הזה לראשונה הופך את הפרדיגמה ומוודא שהרשות הפלסטינית תשלם על פשעיה לאזרחי ישראל. כל אזרח במדינת ישראל יודע איזה חותם ואיזה נזק נגרם למשפחות ולנפגעי פעולות האיבה. אין אזרח אחד במדינת ישראל שלא מכיר את הכאב הזה ברמה האישית ואת השכול הנורא. אני ביקרתי משפחות שעולמן חרב עליהן לאחר פציעות קשות בגוף ובנפש. נחשפתי למאבקן הקשה מנשוא אל מול מוסדות המדינה. מתוך המאבקים האלו גם נחשפתי למאבק של נפגעי הפוסט-טראומה, שאני נלחמת עבורם עד היום, לקבלת גישה לקנביס רפואי בסל הבריאות. לא ייתכן שיקומו משפחות אמיצות, נפגעים בגופם ובנפשם, שיתעלו על הכאב וינהלו מאבק עיקש אל מול הרשות הפלסטינית רק כדי שלאחר אותו מאבק המדינה תבוא ותדרוש מהם להחזיר את כל תגמולי הביטוח הלאומי שמגיעים להם. אלו אזרחים שהמדינה חייבת להם חוב אדיר. זאת חובתנו כמדינה וכנבחרי ציבור לעשות הכול כדי לשמור על ביטחון אזרחינו ותושבינו. אני קוראת לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק, ובכך לעשות צדק עם נפגעי פעולות האיבה ואלו שנפגעו בפיגועי טרור, להתגייס למענם ולהתגייס למען המדינה במאבק בטרור.

אני קיצרתי בכוונה,

חשבתי שרצית לעזור לאנשים. רק כדי לומר כמה מילים, משום שעלו מספר שרים לפני כן כדי לדבר על המצב הנוכחי. אני חייבת להגיד, כמו שאמרתם, אני קיצרתי, אבל אני חייבת להגיד שאתם מספקים כל כך הרבה חומר. אתם נראים כמו רכבת הרים שפשוט סטתה מהמסלול ומתנגשת בקיר פעם אחר פעם. תחשבו מה קרה רק ב-24 שעות האחרונות. אני אולי ככה אסביר לכם, כדי שתבינו כאן, בפורים, מה קרה עם הממשלה הזו ב-24 שעות האחרונות. שרת התעמולה של מדינת ישראל מופיעה בסרטון מלא באתר של ה-BDS,

היא נמצאת כרגע בשירות ה-BDS, עשתה לנו פיגוע בין-לאומי. עמית הלוי הגיע לפסגת הקריירה שלו, האידיאולוגית, מגיע לכאן ומעל בימת הכנסת למעשה מעביר חוק שאמור להכשיר סוג של שוחד פוליטי, ממש פשוטו כמשמעו. דודי אמסלם עלה לכאן לבימה הזאת ממש לפני שעה וקורא ליועמ"שית שלכם, של הממשלה שלכם, "אישה רעה". אני לא רוצה לדבר על כל מיני גינויים וכל מיני שמות אחרים שהוא קרא לה. בוועדה שבה מדברים עכשיו על קומבינת דרעי מגלים שהחוק הזה למעשה מאפשר לאסיר בפועל,

להקדים כי את ממהרת ותראי מה את עושה.

על זה חשוב לבזבז עכשיו את הזמן? אבל אתה יודע, עלו לכאן אחד אחרי השני. הסרתי את ההתנגדויות גם כן. אז אני אומרת, עכשיו גילו בוועדה שלך, תתייחסי לפורים. זה באמת פורים. תקשיבו, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני אנחנו מגלים שהחוק הזה למעשה מאפשר לאסירים בפועל,

שגם הם יוכלו לכהן כשרים כאן, בממשלה הזאת. זה מה שאתם מכשירים.

זה הרי אפילו לא קשקוש. בשלטי החוצות במפלגה שלכם אמרתם את זה. אני אכן הבטחתי לאופיר חמש דקות, אז אני אסיים כאן ואאחל לכם חג פורים שמח. יאללה, להוריד את התחפושות של הליצנים. תודה רבה. חברת הכנסת שרון ניר, שלוש דקות. אותה הצעת חוק, נפגעי פעולות איבה. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני כשבועיים העברנו את חוק שלילת האזרחות מאזרחים ישראלים שביצעו פעולות טרור וקיבלו בתמורה תשלומים מהרשות הפלסטינית. החוק העומד לפנינו כרגע, חוק התמלוגים לנפגעי פעולות איבה, הוא חוק שבא להשלים את התמונה, משום שהוא מציב במוקד העניין את נפגעי פעולות האיבה, וזוקף לזכותם תמלוגים ופיצויים מהרשות הפלסטינית,

היה והוכח שהרשות הפלסטינית עודדה באמצעות תשלום את ביצוע פעולות האיבה. מדובר בחוק הוגן וצודק, שמציב את נפגעי פעולות האיבה בראש סדר העדיפויות ומתקן את העוולה שקובעת פיצוי נזיקי מאת גוף אחד, או הביטוח הלאומי או הרשות הפלסטינית. לא ייתכן שהרשות הפלסטינית, שמשלמת למשפחות המחבלים ובעצם מעודדת טרור, לא תישא באחריות מול אזרחים חפים מפשע שנפגעו. הרשות הפלסטינית משלמת מיליונים למשפחות מחבלים נתעבים שפוגעים באזרחי מדינת ישראל. לכן אנחנו חייבים לתבוע ממנה נזיקין. לאחרונה נעשה צדק, ובית המשפט קבע שהרשות הפלסטינית תפצה את המשפחות, אך לא ייתכן שאותן משפחות שאיבדו את היקר להן מכול יצטרכו להחזיר את הפיצוי שקיבלו מהמדינה. הצעת החוק הזאת עושה צדק עם המשפחות. אני מבקשת מחבריי מהבית, מימין ומשמאל, לגנות טרור ולתבוע את הזכויות המינימליות של נפגעי הטרור, אף שאני יודעת, באמת, ששום דבר כולל פיצויים ותמלוגים כספיים, לא יכול לפצות אותם. אני רוצה בהזדמנות הזאת ומעל הבימה הזאת לפנות למשפחות השכולות היקרות. אני מזדהה עם הכאב שלכן ומבטיחה לכן שהחוק הזה הוא עוד חוק וחלק קטן במלחמה שלנו בטרור. מי ייתן ולא יצטרפו עוד משפחות אל מעגל השכול. אני מוסרת מכאן תנחומים למשפחות השכולות, מחבקת אתכן. הגעתי לכנסת בדיוק כדי לחוקק חוקים מסוג זה. אני מתחייבת לכן שזאת רק ההתחלה. מפלגת ישראל ביתנו חרתה על דגלה את המלחמה בטרור ונמשיך להיאבק בטרור בכל הכלים הפרלמנטריים שעומדים לרשותנו. תודה. תודה רבה. אנחנו נעבור מייד לשתי הצבעות. סליחה כבוד השר,

אתה לא חייב אבל אתה יכול לעלות.

נרשמת להתנגדות? אז בסדר, אין בעיה. אנחנו תומכים בחוק. חבר הכנסת אחמד טיבי מתנגד לחוק.

בוא נראה אותך, משהו על פורים. מכובדי היושב-ראש, אני כאן כי אני מתנגד לחוק, זאת תשובה להערה שלך.

איפה עידן? עידן רול, איפה הוא?

כי עידן רול צייץ והדליף לעיתונאים לפני 20 דקות.

עידן רול היה סגן שר החוץ, וכתב ככה: בנק הקיזוזים של הליכוד אף פעם לא מאכזב, חד"ש-תע"ל שכחו את הדרך למליאה בהצבעה על חוק המתנות וסידרו על הדרך פתרון לבכירי הליכוד לא להתבזות. אתם לא אופוזיציה לממשלה, אתם אופוזיציה למדינה".

רק בעיה קטנה, כולנו היינו פה, כולנו הצבענו נגד חוק המתנות, ואנחנו הסיעה היחידה, חבר הכנסת איימן עודה עלה לפה והתנגד. מאיפה בא השקר הזה? לכן אני כתבתי לו, עניתי לו בטוויטר: כולנו הצבענו נגד חוק המתנות. כל הזמן ידעתי שאתה עצלן, ועכשיו גם שקרן.

הפחדן מחק. עידן השרלטן, עידן הקטן, עידן הדוגמן, עידן הקשקשן, מחק.

עידן לא התנצל. זה מתאים

אני מתקשה ליישב את הפער: איך מחנה כזה, שמפגין בימים אלה ממש ברחובות,

תפארת של מפגינים, מחנה ההתנגדות להפיכה, מחנה היצרנות והתרומה, מחנה שמוציא מדי שבוע, לפעמיים פעמיים בשבוע, מאות אלפי אזרחים אמיצים, איכותיים, להפגין ברחובות, איך מחנה כזה מצמיח מתוכו את עידן הקשקשן, עידן הדוגמן, עידן הפחדן, עידן השקרן?

ואיך זה יכול להיות שהעידן-רולים למיניהם לא רק יוצאים מהמחנה הזה, הם אפילו מייצגים אותו בכנסת? פעם שלישית שאני רואה אותו נכנס פעם הפריע לאיימן עודה, פעם לי, ועכשיו גם צייץ את עצמו לדעת. השקרן עידן צייץ ציוץ לא טוב. ואני שואל את עידן: איפה היית אתמול בלילה כשהצבענו נגד חוק האזרחות? וין, יא עידן? יא שקרן, יא עידן.

תודה רבה. אני תוהה איך, מי מתדלק את עידן הקשקשן?

מי מתדלק את העיתונאים בדברי שקר?

נגמרו לכם, פתאום הצלחתם בהפיכה, לטפל בהפיכה המשפטית והמשטרית, והתפניתם להתנפל על מייצגי הציבור הערבי? יא מתנשאים, תתביישו לכם. עידן, יא קשקשן, יא שקרן, יא דוגמן, יא עידן. תודה רבה. אני חושב שאנחנו יכולים לגשת להצבעה. אנחנו נעשה הצבעה אלקטרונית על הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון, זכאות לתגמולים ולפצועים לפי חוק אחר), של חברת הכנסת שרן מרים השכל. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק

17 בעד, נגד, שבעה, אני קובע שהצעת החוק

היא לא ידעה מה עמדתי בחוק הזה של המשפחות השכולות? נו, באמת. אני חיזקתי אותך, שלמרות שאתה שם, טוב. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי

על החיים שלנו. הם הראשונים בחזית. הם שמים את החיים של כולנו בעדיפות ראשונה, לא משנה מי אנחנו, לא משנה מאיפה באנו.

הם נפלו קורבן לגל של תקיפות קשות ומבזות על ידי עבריינים אלימים חסרי מוסר וחינוך. אין להם כלים להגן על

שנה וחצי ושאלתי למה אתם מפילים את הצעת החוק החשובה הזאת. מסתבר שחלק מסוים מהקואליציה שהייתה להם פשוט לא הרשה להם, פשוט לא הרשה שאנחנו נגן על הרופאים. ואני לא יודע מה הייתה הסיבה, אולי בגלל זהות התוקפים?

אבל העובדה היא שלפני שנה וחצי הם הפילו לי את הצעת החוק הזאת. עכשיו אני רואה שהוצמדו להצעת החוק אותם אלו שהצביעו נגד והפילו את אותה הצעת חוק. אותם חברי כנסת שיושבים פה עכשיו והפילו והצביעו נגד, עכשיו הם מצמידים להצעת החוק שלי. ההצעה הזאת היא הכרחית, היא חשובה, ואני שמח שעכשיו,

כל חברי הכנסת בבית הזה מסכימים איתה. הרופאים שלנו, הצוותים שלנו, הם תחת איום יום-יומי, ואני שמח שהיום אנחנו מביאים את האיום הזה למקום אחר, לתת להם כלים, להכניס את אותם פושעים לזמן ממושך לכלא. אני רוצה להודות לחברי שר המשפטים יריב לוין, שאימץ ואישר את הרציפות ואמר לי מתחילת הדרך: זאת הצעת חוק חשובה, שאנחנו נקדם.

אדוני שר המשפטים, ואני מבקש מחברי הכנסת, הפעם אני שמח סוף-סוף שזה לא יהיה מסובך לשכנע אתכם, לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה. ישיב שר המשפטים.

סליחה, סליחה, אדוני. יש הצמדות. להצעת חוק העונשין הוצמדו הצעות של אחמד טיבי, של אביגדור ליברמן ושל יאסר חוגי'ראת. גדעון סער גם הוצמד? נפרדת,

איך שלא יהיה, חבר הכנסת אחמד טיבי מוזמן לשלוש דקות. מכובדי היושב-ראש, תקיפת צוות רפואי היא דבר מזעזע. לפני כחודשיים הגשתי הצעה לסדר-יום בנושא בעקבות השביתה שהייתה במערכת הבריאות. לתקוף אדם שבא לטפל בך ולסייע לך ולהציל את חייך או את חיי בן משפחתך, לתקוף את הצוות הרפואי זה דבר מזעזע. לחשוב שמטפלות,

רופאים נדרשים לתת טיפול תחת אלימות או איום בשימוש באלימות, אכזרי, מזעזע,

לפי נתונים מיולי 2017, דוח של ארגון מרשם, כל איש צוות רפואי חווה מקרה אלימות בכל שלושה ימים. רק 2% בלבד מהצוות הרפואי העידו שהם מרגישים בטוחים לחלוטין. אלימות נגד צוות רפואי היא גם במרפאות בקהילה, לא רק בבתי חולים: נתוני כללית מראים עלייה במקרי האלימות המדווחים, עלייה של 17% בין שנת 2020 לשנת 2021, במרץ 2017 הוצתה למוות טובה קררו ז"ל, אחות בקופת חולים בחולון, בת 56 בהירצחה.

דעתנו הייתה, דעתנו נשארת, דעתי נשארת, שצריך, אכן, החמרה בענישה.

תודה רבה. עוד הצעת חוק העונשין שצורפה להצעה הזאת, של חבר הכנסת אביגדור ליברמן. שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני למעשה מגיש את אותה הצעת חוק שהגיש לפני שנה-שנה וחצי חבר הכנסת לשעבר יוסי שיין, ואני בסך הכול ממשיך את אותה הצעה בדיוק.

אני מסכים שאין מישהו יותר ראוי להערכה ולהגנה מצוות רפואי, מאנשי צוות רפואי. אותם מקרים ואותה סטטיסטיקה שהזכירו הדוברים לפניי היא סטטיסטיקה עגומה ביותר, כולל גם המקרה המזעזע, אני זוכר את אותו מקרה מ-2018 בחולון עם אותה אחות שהוצתה למוות, נשרפה בחיים, דבר שכנראה באמת מוכיח שכרגע חוק העונשין פשוט לא מרתיע. הוא פשוט חוק עונשין לא רלוונטי. כשאנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה, אדוני היושב-ראש, הדבר הכי מזעזע הוא שהתופעה הזאת, לא שהיא לא נעלמת, היא הולכת ומתרחבת. בכלל, שימוש בסטטיסטיקה זה דבר טוב, אבל לפני שימוש בסטטיסטיקה אני אומר גם ליושב-ראש הקואליציה אופיר כץ: כנראה אתה קצת מתבלבל. מי שקבע שאין קווים אדומים ואין פרפרים בבטן, וזה לא משנה חיילים, מקרי אונס,

זאת הייתה דווקא שרת התחבורה דהיום מירי רגב. אנחנו תמיד מצביעים לגופו של עניין. גם כרגע, עם הקואליציה. ומי שהצביעו נגד אותן תקנות יו"ש, מי שהצביעו נגד חוק האזרחות

אתם, כביכול ימין. ימין כזה מדומה, עם מסכה. אתם אלה שהצבעתם נגד כל אותם חוקים, כולל תקנות איו"ש, אני רוצה להזכיר. מה שאתה בחיים לא יכולת להעביר בכנסת הקודמת. אנחנו עשינו באמת כל מה שאפשר, גם בכנסת הקודמת וגם בכנסת הזאת.

בניגוד לליכוד אנחנו מצביעים לגופו של עניין, גם על אותם חוקים שמביאה הקואליציה. אבל אתם מתעלמים, וכל מה שאתם יודעים זה לשקר ולהתעלם מן המציאות. כשאני שומע פה דוברים,

הבטחתם פה מאבק ביוקר המחיה, והכול רק עולה. תסתכלו מה קורה. אני אומר לכם, אתם מובילים את המדינה, מעבר למשבר חוקתי, למשבר כלכלי שפשוט לא היה. כשמגישים לי תקציב ואומרים שהגירעון יגיע כנראה רק ל-1%, אתם לא יודעים לקרוא מספרים. לבד בתחזיות אתם אומרים שתהיה ירידה בהכנסות המדינה. אני אומר לך עכשיו, תרשום: לא יהיה גירעון של פחות מ-3%. אתם פשוט פה לא יודעים לא סטטיסטיקה, לא באלימות, לא בכלכלה ולא בשום תחום. רק תסתכלו מה קורה במאבק באלימות, היא רק עולה. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. חבר הכנסת יאסר חוג'יראת יגיש את הצעת חוק העונשין (החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי),

כבוד יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, בתחילת

זאת רק דוגמה להרבה רופאים מהחברה הערבית שנמצאים במערכת הבריאות,

בתפקידים של שירות, גם בתפקידי ניהול, ולכן מערכת הבריאות משקפת את הפסיפס הטוב של החברה במדינה. לצערנו, באלימות נגד הצוות הרפואי נחצה קו אדום ב-2017, כמו שהוזכר כאן, ונרצחה אחות בפעם הראשונה. האלימות נגד הצוותים הרפואיים רק עולה עם הזמן. גם בשנתיים האחרונות של הקורונה המצב רק עולה. יותר ויותר אלימות נגד צוותים רפואיים, תקיפות נגד רופאים, כפי שהוזכר כאן בשמות. גם בוועדת הבריאות, שאני חבר בה, היה דיון על אלימות נגד צוות רפואי. שמעתי והקשבתי לאחד הרופאים שהותקף כנותן שירות. בסך הכול הוא בא לתת שירות לילד והותקף על ידי ההורה. אלה דברים מזעזעים, ולכן הגיע הזמן לטפל בכל הנושא הזה של האלימות. הגיע הזמן לתת ענישה יותר מחמירה לכל התוקפים ולכל האנשים האלימים נגד הצוותים הרפואיים. לצערנו, כל נושא האלימות הוא נושא שעולה גם בחברה הישראלית, וזה גם זולג לתוך בתי החולים וגם לקהילה. הגיע הזמן ליישם בחקיקה מדיניות נוקשה כלפי אלימות המופעלת נגד הצוותים הרפואיים, ואני מקווה שהצעות החוק שלנו יממשו את זה וייתנו תקווה ואור לכל הצוותים הרפואיים במדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת חוג'יראת. אנחנו צריכים עכשיו לתת לשר המשפטים יריב לוין להשיב. הצעת החוק שלך היא שונה והיא נפרדת. אחרי זה הצעת החוק שלך. אם הצמידו אליי, לא, הצמידו אליו, אין דבר כזה. כך אמרה המזכירות. הוא ישיב לכולם יחד, הבנתי.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו כבר באיחור בעניין הזה. אנחנו אישרנו את זה. הכנסת הקודמת אישרה את החוק הזה בקריאה ראשונה, את החוק שאני אציג עכשיו, כהצעת חוק פרטית בקריאת טרומית, ומליאת הכנסת אישרה את זה ב-15 באוגוסט בשנה שעברה בקריאה ראשונה כהצעת חוק ממשלתית. אני יודע ששר המשפטים העביר החלטה על דין רציפות בממשלה, שגם צריכה להגיע לאישור המליאה, וכמובן שאנחנו נתמוך בזה. החוק הזה יכול היה להיות מושלם עוד בכנסת הקודמת, והוא בעל חשיבות אדירה. אלה בדיוק הדברים שבהם הכנסת אמורה לעסוק, כל נושא מגפת האלימות וכל נושא האלימות בחברה הישראלית, ופה אנחנו נכנסים לרזולוציה של אלימות כלפי צוותים רפואיים, שהיא כמובן דבר מזעזע כשלעצמו. כל אחד מאיתנו עד להרבה מאוד מקרים שאנחנו שומעים עליהם של תקיפת צוותים רפואיים בין כותלי בתי חולים, במרפאות, במוקדים לרפואה קהילתית, ואנחנו רואים את זה דווקא אחרי תקופה. זה תמיד מאתגר להיות בצוותים רפואיים, אבל אחרי כל מה שידענו בשנים האחרונות, המלחמה במגפת הקורונה, העבודה המאומצת של הצוותים הרפואיים בתנאים לא קלים, במחסור של כוח אדם, הדברים האלה הם עוד יותר מזעזעים. אני מציע, אדוני היושב-ראש, להחמיר את הענישה בשני אופנים. יש דבר שנקרא נסיבות מחמירות, שהופכות את העבירה מעבירה מסוג עוון לעבירה מסוג פשע, ובכך מוחמרת הענישה:

להרחיב את הגדרת עובדי הציבור שעליהם תחול הנסיבה לעובד ציבור שהוא מטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה, או ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אשפוז. ככה, תחת אותה נסיבה מחמירה אנחנו מכלילים גם רוקחים, גם פרמדיקים, גם חובשים, גם נותני שירותי רפואה והצלה טרום אשפוז, מד"א, גם איחוד הצלה. למעשה, תקיפה של כל אחד ואחד מהם תהיה בגדר נסיבות מחמירות. התיקון השני עניינו הרחבת הנסיבות שנכללות בעבירה לא רק למצב שבו העובד מעניק טיפול חירום לאדם אחר בסכנת חיים אלא לכל תקיפה של מטפל או ממלא תפקיד בארגון כאמור בזמן שהוא מעניק טיפול רפואי. הרחבת הנסיבה המחמירה בחוק באופן הזה תגן טוב יותר על עובדי הציבור, תייצר סביבה טיפולית בטוחה, וממילא אנחנו מותירים את הנסיבה המחמירה של תקיפת עובד ציבור שממלא תפקיד בחדר מיון ללא שינוי בשל הייחודיות של חדר המיון והזמינות המתבקשת להענקת טיפול במצבי חירום למטופלים שנמצאים בסכנת חיים או בסכנה חמורה אחרת לבריאותם. אדוני היושב-ראש, אותם דברים שאנחנו שומעים מעת לעת בתקשורת, האמת היא שלעיתים די תכופות, נבדקו גם על ידי מרכז המחקר של הכנסת,

כי מאז שנת 2018 אירעו כמעט 10,000 תקיפות נגד צוותים רפואיים, כתבי אישום, הוגשו רק 76, לעונשי מאסר או עבודות שירות נשלחו רק 39 תוקפים. אנחנו בכלל לא בטוחים שלא היו מקרים רבים נוספים שבכלל לא נכנסים לגדר הסטטיסטיקה הזאת. רק הבוקר דווח שהמשטרה עצרה שני תושבי ירושלים, צעירים בשנות העשרים לחייהם, בחשד לתקיפת רופא באילת.

השניים איימו עליו ודחפו אותו בעקבות בקשתו שימתינו מחוץ למרפאה. בינואר, בסמוך להגשה של הצעת החוק הזאת שלי על שולחן הכנסת, או הנחתה המחודשת, היה מקרה חמור במרפאה בעכו. אני שוחחתי אז עם הרופא. כולנו זוכרים בוודאי את המקרה של ד"ר אידית וייסבוך, שכמעט נרצחה רק בשל היותה רופאה. היא הותקפה קשות על ידי מטופל שהלם בראשה עם כלי מברזל וגרם לקרע עמוק בגולגולת שלה. היא כמובן נזקקה לטיפול רפואי, ועד היום נמשכת תקופת ההתאוששות שלה מהאירוע. היא חווה סבל מתמשך מאותה תקיפה. יש מקרים שהסתיימו גם באבדות בנפש: המקרה של טובה קררו, זיכרונה לברכה, שעבדה שנים למען בריאות הציבור ונרצחה בצורה מזוויעה בשנת 2017 על ידי אחד מהמטופלים, שפשוט שרף אותה למוות. רק רבע מהמלצות הוועדה הייעודית למלחמה באלימות במערכת הבריאות יושמו עד היום באופן מלא. על פי הנתונים שהוצגו על ידי נציגי מרכז המידע והמחקר של הכנסת, מתוך 200 מיליון שקלים שנדרשו ליישם את ההמלצות, הועברו רק 19 מיליון על רקע דיווחי כלל קופות החולים על עלייה במקרי האלימות נגד הצוותים הרפואיים ב-2022. הוועדה פרסמה 60 מסקנות שמטרתן לצמצם משמעותית את מקרי האלימות במערכת הבריאות, והן מתמקדות באכיפה, ענישה ובשיתוף מידע. הרופאים שנכחו בוועדה דיווחו על מציאות קשה, בין היתר על רקע סדרת מקרי אלימות שהתרחשו לאחרונה, ובהם המקרים בבית החולים סורוקה בבאר שבע ובקופת החולים כללית ברמלה. אדוני היושב-ראש, לפי התיקון שאני מציע, על תקיפת צוותי רפואה תוך מתן טיפול רפואי יוטל עונש של עד חמש שנות מאסר, כך, היא תסווג כעבירה מסוג פשע. כאמור, התיקון יחול על כל מטפל. אני משוכנע שאם אנחנו נלך בדרך הזאת, הדבר הזה יביא בסופו של יום לענישה מרתיעה, לענישה הולמת ולייחוס אותה חומרה שאנחנו מייחסים לאירועים האלה גם על ידי החברה המאורגנת באמצעות המשפט הפלילי. מגיע לרופאים, מגיע לאחיות, מגיע לצוותים הרפואיים, שנמצאים כל הזמן בקו החזית של הטיפול בנו, של הצלת החיים, של המאבק על הבריאות, שאנחנו ניתן להם את הגיבוי ונאפשר להם,

זה רק צעד אחד מתוך מכלול של צעדים שצריך לנקוט, אבל אני חושב שהאמירה של הכנסת בדרך הזאת היא בעלת חשיבות גדולה. אני מקווה שכולנו, כמו שאני מעריך, נתאחד בהצבעה בעד התיקון הזה. תודה רבה. לחוק הזה הגיש התנגדות חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. רגע, ההתנגדות היא אחרי תשובת השר, נכון? סליחה אדוני. אבל לפני ההצבעה. שלא תעשו את הטעות.

אחרי תשובת השר. כבוד השר, שר המשפטים יריב לוין, ישיב לכל ההצעות. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, טרם שאתייחס להצעות החוק, אני בכל זאת לא יכול להימנע מלפנות אליך, ידידי יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע, חבר הכנסת מיקי לוי. מיקי לוי, אליך.

הכול בסדר. חבר הכנסת ידידי יושב-ראש הכנסת העשרים-וארבע חבר הכנסת מיקי לוי, אני ישבתי פה ושמעתי את הדברים שאמרת קודם בעניינו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ואני חושב שחילוקי דעות ובוודאי מתיחת ביקורת הם הדבר הכי לגיטימי בעולם, אבל אני חושב שהביקורת צריכה להיות לגופו של עניין, לא לגופו של אדם. אני חושב שהביטויים שהשמעת כאן וההתייחסות הזו, אתה יודע, הם מקשים לשמוע מבעד לדבר הזה את הדברים האמיתיים, ואני באמת מקווה שהדיון, גם בעניין הזה וגם בעניינים אחרים יהיו לגופו של עניין, כי בדרך כלל, ונדמה לי שאת זה שנינו יודעים היטב, כאשר מדברים לגופו של אדם, זה נובע מחולשת הטענות לגופו של עניין, ויכול להיות שלא כך המצב. אז אני בטוח שמאחר שאתה גם תעלה להתנגד, תהיה לך כאן אם תרצה ההזדמנות לומר את, ממה זה נובע, כבר חודש ימים אני מנסה לעשות דיון בוועדה לביקורת המדינה, ועדה חוקית, אתה יודע את זה היטב, לזמן רק את המפכ"ל ואת ראש אג"ם ואת מפקד מג"ב כדי לדון באירועים בערים המשותפות. הוא לא מאפשר להם את זה. אני בסוף אוציא צו הבאה למפכ"ל. איך אומרים, היום יש לנו דבר משותף, זה לא בכוחך ולא בכוחי, יש יושב-ראש לכנסת, והוא בוודאי הכתובת לדבר הזה. אדוני שר המשפטים, אני מקבל. אני ידעתי שאני אפול על אוזניים קשובות, ולכן מצאתי לנכון לומר את הדברים. עכשיו אני אתייחס, כמובן, ברשותך, אדוני היושב-ראש, להצעות החוק שהוגשו כאן מכל רחבי הבית. קודם כול אני אומר שכפי שציין גם קודמי בתפקיד, השר לשעבר חבר הכנסת גדעון סער, מדובר בנושא שהוא קידם כאשר הוא כיהן כשר המשפטים והובא כאן בהחלט בשעתו לכנסת, והליכי החקיקה לא הסתיימו בשל התפזרות הכנסת. אני בהחלט שמח לקחת את המקל הזה מידיו ולהמשיך במרוץ לקידום הצעת החוק הזו, בעזרתם וביוזמתם של חברי הכנסת שהציעו כאן את הצעות החוק, ובראשם,

חבר הכנסת אופיר כץ, שעוסק בנושא הזה תקופה ארוכה מאוד. הצעות החוק מבקשות להרחיב את הנסיבה המחמירה בנושא הקשה והכואב הזה של תקיפת צוותים רפואיים, שעובדים באמת וכאן זאת לא סיסמה, אלא מציאות אמיתית, לילות כימים ולפעמים לילות, ימים ושוב לילות ברציפות כדי לטפל ולדאוג לכלל אזרחי ישראל, ומוצאים את עצמם לא פעם, לצערי, במצבים של תקיפות ואפילו תקיפות אלימות וקשות. ההצעה נועדה להרחיב את הנסיבה המחמירה במקרים האלה כדי לנסות להילחם בתופעה הקשה הזו, לייצר גם הרתעה יותר טובה וגם כמובן ענישה מתאימה, והנסיבה המחמירה תורחב בשני מובנים: האחד, הרחבת הגדרת עובדי הציבור שעליהם תחול הנסיבה לעובד ציבור שמטפל כהגדרתו בחוק זכויות החולה או ממלא תפקיד בארגון חירום והצלה טרום אשפוז, ולא רק על מי שהוגדר כעובד חירום. ההרחבה השנייה היא הרחבת הנסיבות הנכללות בעבירה לא רק למצב שבו העובד מעניק טיפול חירום לאדם אחר שמצוי בסכנת חיים אלא לכל תקיפת מטפל או ממלא תפקיד בארגון כאמור בעת שהוא מעניק טיפול רפואי. יש בין ההצעות השונות כאן הבדלים מסוימים, ובוודאי יש נקודה אחת שאני מבקש לציין: נדמה לי שבהצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ, ולדעתי אולי גם בהצעות נוספות, ישנה הצעה לקבוע עונש מזערי שלא יפחת משלושה חודשי מאסר. הדבר הזה איננו מתאים בעיניי וגם בעיני העמדה המקצועית במשרד למצבים האלה. אני חושב שדווקא קביעת עונש מזערי של מאסר שלושה חודשים בעבירות תקיפה יכולה בניגוד לכוונה הטובה שישנה בהצעה הזו, ליצור ענישה הפוכה דווקא, היא יכולה ליצור גם מצב של ענישה קשה מדי באיזשהן נסיבות שהן קלות יותר ולייצר מין רף נמוך מדי למקרים הרבה יותר קשים. אגב, יש גם הרבה מאוד תופעות כמו קשישים ששופכים כוס מים, אירועים,

שבוודאי אנחנו לא מקבלים, והם ראויים לטיפול ולענישה ובהחלט לראות את המקרה הזה כפי שמוצע בהצעת החוק בנסיבות מחמירות, אבל האם נכון בכל מקרה ומקרה לקבוע עונש מאסר כדבר מינימלי ומחייב? לא תמיד זה המצב הנכון. לכן נוכח כל האמור לעיל, ומאחר שבכוונתי להביא לכאן הצעת חוק מטעם הממשלה כהמשך למהלך שהתחיל בו קודמי חבר הכנסת דהיום גדעון סער, הממשלה החליטה לתמוך בקריאה הטרומית בכלל הצעות החוק בכפוף לכך שההצעות יוצמדו ויוכפפו להצעת החוק הממשלתית ומתוך הבהרה שהחלק שנוגע לקביעת עונש מזערי לא יהיה חלק מהחוק כפי שיאושר בסופו של דבר. בהנחה שהמציעים מקבלים את התנאים האלה ואיש מהם איננו מתנגד, אני כמובן מבקש בשם הממשלה לתמוך בהצעות החוק החשובות האלה ולברך את כלל המציעים על היוזמה החשובה והטיפול בנושא הכואב והחשוב הזה.

אם כך, אנחנו נבקש מחבר הכנסת מיקי לוי להביע התנגדות. היושב-ראש ריבלין היה מקפיד שידברו על הנושא הזה כשמתנגדים. אני רק יכול להזכיר שבעיקרון זה חוק טוב, אבל אני מנצל את הפרקטיקה. יש לי מסרון לשרה גלית דיסטל בעקבות מה שהיא אמרה על הטייסים, שהם לא עם ישראל ולא אנשים נפלאים ולא מטובי בחורינו, והיא בזה להם אחד-אחד. אז יש לי מסרון ששלח אליי טייס קרב, חבר שלי, קוראים לו יאיר אלוני, ואני אקריא אותו מילה במילה,

ואם הוא ייתן לי 30 שניות אחר כך,

גב' דיסטל, את, שמונית לשרה בזכות לשונך הארוכה, רצוי שתקראי בעיון דברים אלה, טייס קרב. "נפולת של נמושות", קראת להם, הם האנשים שבזכותם את יכולה לחמם את יצועך בלילה בעודך מחפשת רעיונות חולניים נוספים על מנת להפיץ את שקרייך, הם טסים בלילות למשימות עלומות ברחבי המזרח התיכון. אין לך כלים, שכל ויכולת להבין מה זה לטפס באישון לילה לתא הטייס, להמריא עם מטוס עמוס בדלק ופצצות, לטוס למדינת אויב. נסי להכניס למוחך מנוע אחד, מאות קילומטרים של טיסה בשטח אויב לאתר מטרה, טילים נורים עליך, ואתה יכול למצוא את עצמך תוך שניות תלוי על מצנח בדרך לשבי.

לא תביני לעולם מה זה אהבת המדינה, אשר למענה אתה מוכן להקריב את חייך, ואין ברשותך כלים להבין מה זה רעות מצד אותו טייס מסוק, שמוכן להסתכן ברמה הזויה על מנת לחלץ כוח של סיירת מטכ"ל, פצועים של גולני או טייס שנפל. אותם שמאלנים בוגדים ונפולת נמושות,

הם אלה שהשמידו חילות אוויר של מצרים, סוריה וירדן ב-1967,

את מדינת ישראל מכיליון, הגנו על גבולותיה ב-1973, הביאו את הכוחות לאנטבה, העלו את יהודי אתיופיה, השמידו את הכורים הגרעיניים בבגדד ב-1981 ובסוריה ב-2007, וממשיכים בהתמדה ללא הרף במלאכתם החסויה מדי יום. 13 בחורים מבני הקורס שלי נפלו כטייסים,

לא תחללי את זכרם.

דברי עם הממשלה המופרעת שאת חלק ממנה, ממשלה הנשענת על משתמטים,

שקרנים וגנבים, ותסבירי להם שכאן במדינה תהיה דמוקרטיה שעליה אנחנו נלחמים בכל מחיר. כאמור, הכותב הוא, יאיר אלוני, טייס קרב. תודה רבה.

אנחנו ניגשים מייד להצבעה. ולפי הסדר, מה?

מי מתנגד להצבעה? אנחנו עכשיו ניגשים להצבעה. הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי),

של חבר הכנסת אופיר כץ. מי בעד? מי נגד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון, החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג 2022, לוועדת הבריאות נתקבלה. מירב בן ארי (יש עתיד): השאירו אותך ככה, אחרי כל מה שאתה עושה בשבילם. מה זה? אחד לא הביאו לך?

יריב? שרן. 26 בעד, נוכח אחד. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת אופיר כץ התקבלה ותעבור לוועדת הבריאות. הצבעה על חוק העונשין של חבר הכנסת אחמד טיבי. מי בעד?

אנחנו בעד. תנו לעידן רול שיצביע בעד החוק.

עידן רול. איפה עידן? למה הוא לא מצביע?

אנחנו עוברים להצעת החוק של חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, הצעת חוק העונשין. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון,

לוועדת הבריאות נתקבלה. 24 בעד, נוכח אחד.